להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, דין-וחשבון על הוצאות השכר של הגופים הציבוריים ומשרדי הממשלה לעובדי הקבלן לשנת 2009, דוח מס' 1. דין-וחשבון על הוצאות השכר של הגופים הציבוריים לשנת 2009, דוח מס' 17, חלק א' וחלק ב'.

רבותי, היום יום שלישי, ולכן

אפשרות לחברי הכנסת לנאום נאומים בני דקה. בבקשה, נא להצביע כדי להירשם לזכות הדיבור. ראשון הדוברים, חבר הכנסת בן-ארי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה. אני אחרוג היום ממנהגי. היום י"ח בחשוון, כמו שהזכרת, מלאו 20 שנה בדיוק לרצח מורנו ורבנו הרב מאיר כהנא, השם ייקום דמו, על-ידי איש "אל-קאעידה" בארצות-הברית. הרב כהנא היה חותם את המכתבים שלו במלים "באהבת ישראל". אצל הרב כהנא זאת לא היתה ססמה, זאת היתה דרך חיים. אני אזכיר אנקדוטה אחת מחייו. בזמן שהעולם היהודי שתק על הדיכוי של יהודי ברית-המועצות, על השמד שנעשה להם, על הרדיפה, קמו הרב כהנא ו"הליגה להגנה יהודית", שהיתה בראשותו, לתת מכה ותגובת מחץ לדוב הרוסי, פעולה שאיש לא העז לחשוב עליה, קל וחומר לבצע אותה. היו ברית נאט"ו וברית ורשה, וקם יהודי אחד ונותן מכה לדוב הרוסי. המחאה הקולנית, היצירתית, הוציאה את הקרמלין משיווי משקל והעלתה את הנושא, שיש לומר שהיה מטואטא מתחת לשטיח, הנושא של יהודי ברית-המועצות, על סדר-היום העולמי. הרב כהנא חשב שכשיהודי אחר נמצא בצרה אין להסתפק בשליחת חבילת מצות או בהתרברבות של, השארתי בברית-המועצות עוד כמה כיפות. יש לעשות הכול,

לחלץ אותו, מתוך ערבות הדדית. על הפעולות שלו נגד הדיכוי הזה של יהודי ברית-המועצות ישב הרב כהנא שנה בכלא בארצות-הברית. זאת היתה אהבת ישראל. מתוך הכלא המשיך את פעילות "הליגה להגנה יהודית", למען זקיפות הקומה של העם היהודי. לפני 18 שנה, בזמן שקיים כינוס במלון "מריוט" בארצות-הברית, בניו-יורק, לעליית יהודים לארץ, זה היה הנושא, ניגש אליו מרצח, ירה בו וקיפח את חייו. אבל את המורשת שלו שהוא הנחיל לנו, ראשית: לעולם לא עוד, לעולם לא עוד ניסיון להשמיד אותנו ושאנחנו נעמוד ממול בלי יכולת להגיב, דבר שני: אהבת ישראל. אהבת ישראל לכל יהודי, לכל יהודי שרוצים לפגוע בו ולכל יהודי שנמצא בצרה,

אותו זיכרון, אותה מורשת, איש לא יוכל לרצוח. יהי זכרו ברוך. אני לא הפסקתי, כי אתה העלית זיכרון, אבל אני מבקש להתרכז בנאומים בני דקה בהגבלה לדקה. חבר הכנסת נפאע, בבקשה. תודה, אדוני. חברי חברי הכנסת, כבוד השר, עיתון "הארץ" פרסם היום את מאמר המערכת שלו תחת הכותרת "חופש המסיק". אף-על-פי שבג"ץ החליט, בהחלטה די נוקבת, שמתפקידי רשויות אכיפת החוק בגדה המערבית לשמור על החקלאים שם, לשמור גם על רכושם, מתברר שהמשטרה מראה אוזלת יד באכיפת החוק על הפורעים היהודים. מעקב של ארגון "יש דין" מראה שיותר מ-90% מחקירות משטרת מחוז ש"י בעבירות של אזרחים ישראלים נגד פלסטינים הסתיימו בלא כלום, בנימוקים של חוסר ראיות או "העבריין לא נודע". העבריינים יכולים ללמוד מכך שהם יכולים להמשיך להשתולל באין מפריע ובלא מורא החוק. כבוד היושב-ראש, רק מי שיש לו עצי זית, במיוחד אלה עתיקי הימים, יכול להבין את אותה אשה שמשתטחת מתחת לאותו עץ קרוע לגזרים בגדה המערבית.

כתוב: כי האדם הוא עץ השדה. בבקשה, חבר הכנסת אלדד. אדוני היושב-ראש,

כבכל שנה מניח האוצר על שולחננו דין-וחשבון על הוצאות שכר בגופים ציבוריים, על חריגות לכאורה. יש בדוח הזה נתונים חשובים. חשוב לדעת איך הגופים הציבוריים מתנהגים בנושא השכר. אבל כבכל שנה, את הכותרות תופסים אנשים. זכיתי להכיר אחד מאלה שבשנים הקודמות, הוא כבר פרש בינתיים לגמלאות, זכה להיות זה שנאשם בתור שיאן השכר במגזר הציבורי. אדם שהיה מנתח לב-חזה ב"הדסה עין-כרם", ויתר על פרקטיקה פרטית, הסכים להיות מנהל מחלקה בנגב כדי שגם אוכלוסיית הנגב תזכה לכירורגיית לב-חזה מהמעלה הראשונה. ה"מי שבירך" שהוא זכה לו מדי שנה היה ששמו ותמונתו ופרטי משכורתו התנוססו בראש כל הדוח. נדמה לי שגם מי שרוצה להעיר על חריגות שכר של גופים, לא ראוי שיבוא בטענות וישים מנתח לב כמי שנאשם. הוא בוודאי לא אשם במשכורתו. אם יש טענות, שיבואו למי ששילם לו. בטוח אני שכל אחד מאתנו היה רוצה לעבור ניתוח אצלו ולא אצל מישהו שכל זכותו היא שמשכורתו נמוכה יותר. תודה רבה. חבר הכנסת מולה, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת חוטובלי. אדוני היושב-ראש, במדינת ישראל יש גוף שנקרא הסוכנות היהודית. הסוכנות היהודית זה הגוף שהקים את המדינה, בעצם כדי שעם ישראל יוכל לחזור לארצו הביתה. ישנה מחלקה שנקראת המחלקה לעלייה וקליטה, ואני יכול להגיד שבניו של חלק גדול מהבית הזה, אולי הוריהם, עלו באמצעות המחלקה הזאת. הנה לכם, אתמול בבוקר אנחנו מתבשרים שבסוכנות היהודית רוצים לכבות את האור של המחלקה לעלייה וקליטה. האמת היא שזה קצת עצוב, גם לי באופן אישי. דווקא מי שהיום עומד בראש הסוכנות היהודית הוא אדם ציוני ערכי שישב בכלא בגלל היותו ציוני. אבל הכיצד סוגרים את המחלקה לעלייה וקליטה? הרי רבבות עולים הגיעו באמצעותה. אם אין עלייה, מה תפקידה של הסוכנות היהודית?

אנחנו מגשימים את החזון חזרה הביתה באמצעות המחלקה. הרי המדינה לא יכולה לעשות עידוד עלייה. הסוכנות יכולה לעשות, אבל כנראה היא מועלת בתפקידה. תודה לחבר הכנסת מולה. חברת הכנסת חוטובלי, ואחריה, חבר הכנסת גנאים. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, השבת יעלו רבבות אנשים לעיר חברון, שראויה להיקרא העיר העברית הראשונה. השבת היא פרשת חיי שרה, ובשל הקניין המפורסם של אברהם אבינו, את מערת המכפלה, נהגו לציין מדי שנה עלייה לרגל לחברון, והיו בה גם חברי כנסת, נבחרי ציבור וגם עמך ישראל, שבאים להזדהות עם העיר העברית הראשונה שבה נקבעה מלכות דוד שבע שנים לפני שעלה לירושלים. בעולם שמנסה לייצר דה-לגיטימציה מתמשכת לזכותו של העם היהודי על ארצו, ראוי לראות בחברון סמל לכולנו לחזור ולדבר בשפת הזכויות, זכותנו על הארץ. לא רק להשתמש בשיקולי ביטחון, אדוני היושב-ראש. לא רק לומר שניאחז בארץ כדי שלא ייפלו עלינו טילים ו"קסאמים". לדבר על זכותנו המלאה על ארץ-ישראל כפי שהחלה בחברון. תודה רבה. חבר הכנסת מסעוד גנאים, ואחריו, חבר הכנסת יעקב כץ. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, האמת שאתמול שר האוצר דיבר על התקציב הלא-רגיל, אמר שזה תקציב לא רגיל, צמיחה, שגשוג.

לצערי, כנראה מרוב צמיחה לא רואים את המצוקה, ולא רואים כנראה את הצניחה, לא רואים אותה כנראה. העובדים של המועצות המקומיות מג'ד-אל-כרום וראמה עד עכשיו לא קיבלו את המשכורות שלהם, זה תשעה חודשים. הם סובלים יום-יום, כי פשוט אין כסף, והם מתקשים לחיות בתנאים אלה. הם שבתו, הפגינו, ועד עכשיו ממשלת התקציב הלא-רגיל מתנהגת באטימות, ולא מרגישה את הסבל, ולא שומעת את זעקתם. הם שוקעים בחובות וחיים על ההלוואות. אני מקווה ששר האוצר ושר הפנים של התקציב הלא-רגיל והזמנים הלא-רגילים יעשו למען סיום סבל זה. בסוף יש ציטוט, אני לא זוכר מי אמר, פילוסוף או סופר, שכאשר אנחנו, האנושות, המערב, נושאים את עינינו לשמים או לכוכבים, צופים איך כובשים, איך מגלים, מהופנטים, מוקסמים מזה, שוכחים שרגלינו שקועות בזבל,

חבר הכנסת יעקב כץ, כצל'ה,

חבר הכנסת מגלי והבה. היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, אין כמו מספרים, אז אני רק בקצרה אשמח את היושב-ראש, כי אני יודע שאתה אוהב את מה שאני אומר. ביהודה ושומרון בסוף יוני 2010, נתונים שפרסם משרד הפנים, 320,000 יהודים. בגושים המוכרים, קרי הגושים שגם יושבת-ראש האופוזיציה ציפי לבני ורבים מחברי הכנסת מסכימים, בגושים המוכרים, שזה גוש אריאל, גוש קריית-ספר, גוש-עציון, גוש מעלה-אדומים וגוש ביתר-עילית, יש היום כ-200,000 יהודים, 199,000 יהודים. בגוש הלא-מוכר, בגוש שיש כאלה שרוצים למוסרו, גוש צפון-השומרון, גוש שומרון, גוש בנימין וכן הלאה, כבוד היושב-ראש, 121,000 יהודים. הצמיחה בשנה האחרונה, 5.8%. עד שנת 2022 יגורו 616,000 יהודים ביש"ע.

תודה רבה. חבר הכנסת מגלי והבה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אתמול הקואליציה העבירה את התקציב וחוק ההסדרים בקריאה ראשונה. היום יש לנו אירוע הצדעה ליישובי ועיירות הפריפריה. לצערי הרב, שמענו בקשב רב את שר האוצר, ולא היתה לו בשורה אחת לרשויות המקומיות, לא רק של הפריפריה, של כל הארץ. כאשר אנחנו מדברים על כך שמענקי האיזון ירדו ב-50%, כאשר אנחנו מדברים על 111 רשויות שיש להן גירעון תקציבי, כאשר אנחנו מדברים, מתקן חברי חבר הכנסת נפאע, 202 רשויות בגירעון תקציבי. כל הרשויות האלה באו ורצו, נמצא פה גם חבר הכנסת גילאון. צריך להודות לשדולה שזימנה את ראשי הערים בפריפריה, להודות להם, להצדיע להם, והשארנו אותם בלי בשורה. הבשורה הזאת, צריכה לעמוד מאחוריה מנהיגות שתוביל את המדינה הזאת לחוף מבטחים, וכך יכול לקרות רק אם יקצו תקציבים, ולא ידברו בססמאות. וסדר העדיפויות הוא השלטון המקומי ותושביו, שמחכים למישהו שיושיע אותם. תודה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת מגלי והבה. חבר הכנסת גילאון, בבקשה, או אדוני לא ביקש. אדוני היושב-ראש, אתמול החלה וגם נסתיימה שביתת הנכים. כשאנחנו אומרים שביתת הנכים, הדבר הוא סוריאליסטי במידה רבה, משום שמה היא שביתת נכים? הלוא נכים הם לא איגוד מקצועי, הם לא איזה ארגון שעמל ועובד. הם לא צריכים לייצג את עצמם. חשבנו שהאלף השלישי יתחיל בכך שנושא המאבק יהיה פאסה, לא יצטרכו יותר מאבקים. יהיו החלטות הוגנות שייקחו אחריות על רוב רובה של האוכלוסייה. אין לנכים בהפגנה כזאת, וגם אם היתה נמשכת עוד יומיים ועוד שבוע, הם התפזרו אחרי פגישה מאוד מצומצמת עם ראש הממשלה, שאמר להם שהוא יפגוש אותם מחר. שום דבר לא יקרה, אדוני. האנשים האלה לא יכולים ללכת ולנהל את מלחמתם שלהם, כי גם האנשים האחרים שאינם נכים לא יוצאים לרחובות כאשר מקפחים אותם. וכפי שההפגנה החלה כך היא גם התפזרה. כנראה לא יקרה שום דבר עד שלא תהיינה החלטות שקשורת לחלוקת העושר הלאומי,

וזה צריך לקרות אצלנו כאן בשולחן, עם שביתות ובלי שביתות של נכים וקבוצות חלשות אחרות.

תודה רבה לחבר הכנסת גילאון. חבר הכנסת בילסקי, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת מיכאלי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על עיר ואם בישראל, אחת הערים עם הפוטנציאל הכי גדול במדינת ישראל, עיר שהמיקום שלה הוא הטוב ביותר מכל הערים. יש 253 רשויות מקומיות במדינת ישראל, ולמרות הכול העיר הזאת הגיעה לעברי פי-פחת. אני רוצה לדבר על העיר לוד. הייתי שם לפני כמה ימים בסיור יחד עם ראש העיר הממונה, וקודם כול אני רוצה להגיד, ידידנו ראש העיר, שבא מגולני, קיבל את השליחות, ובמשך ארבע שנים הוא מנהל את העיר כראש עיר ממונה, ועושה את זה כמיטב יכולתו. אבל אתה יודע, אדוני היושב-ראש, יש לי קצת קשר לדברים האלה, וכשאני מסייר בעיר וישר אני נמשך קודם כול לזבל, ואתה יודע, רואה מה שיש מסביב, ופשוט כואב הלב. עיר כזאת, שנמצאת על צירי נסיעה ראשיים במדינת ישראל, קרובה לשדה התעופה, קרובה לתל-אביב, קרובה לירושלים. אומנם עיר מעורבת, אבל לא נחרץ גורלה של עיר מעורבת להיות במצבה של לוד. ואף אחד לא אכפת לו. ממשלות ישראל לדורותיהן לא עשו שום דבר בלוד כדי לממש את הפוטנציאל שיש לה. לא צריך להביא שם שום דבר. בנק לאומי עכשיו מעביר את כל יחידות המחשוב שלו לעיר לוד. חברת "בזק" שוקלת להעביר את כל המטה המרכזי שלה לעיר לוד. אפשר ליצור את קריית ההיי-טק של מדינת ישראל בעיר לוד. הם לא צריכים ללכת עד רעננה. אפשר לעשות את זה. אבל חוץ מביקורים של שרים, של ראשי ממשלות שדופקים, אומרים: אני אעשה, אני אעשה,

הולכות המצלמות, הולכים ראשי הממשלות, ונשאר אילן עם 80,000 תושבי לוד. ואני פה קורא לך, אדוני היושב-ראש, להפעיל את השפעתך על ראש הממשלה כדי לממש באמת את הפוטנציאל האדיר שקיים בלוד, ולהביא את לוד להיות עיר ואם בישראל, עיר שיהיה בטוח להסתובב בה, עיר שכולנו נתגאה בה.

חבר הכנסת מיכאלי, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת חמד עמאר. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אני ממשיך באותו נושא שחברי זאב בילסקי דיבר עליו. אדוני היושב-ראש, אנחנו כרגע יוצאים מדיון בוועדה לביקורת המדינה בנושא העיר לוד. לצערנו, זו ישיבת המשך על דוח שהוגש לפני כמה חודשים על תפקוד העירייה. אבל מה לעשות? לא מדובר כנראה רק על העירייה הנוכחית, מדובר על עיריות קודמות. וראש העיר הממונה שם הוא שכנראה היום אמור לשבת ולתת דין-וחשבון על תחלואיה של לוד במשך עשור ואפילו יותר. אדוני היושב-ראש, כולנו זוכרים את הביקור המפורסם,

של ראש הממשלה אריאל שרון בלוד, שאמר: לוד כרגע הופכת להיות עיר הכי ממוקדת, ולבוא לשם כל חודש, ולפתור שם את הבעיות של לוד. אבל לצערנו, התוכניות האלה נשארו על הנייר. ולוד כל כך חולה, ובמחלה קשה, אי-אפשר לתת שם פתרונות של חולי רגיל, אדוני היושב-ראש. יש שם תושבים נפלאים, יש שם אנשים שחיים בעיר הזאת ורוצים להיות גאים בעיר הזאת, אבל אי-אפשר לתת להם להתמודד עם הבעיות האלה לבד. כפי שחברי זאב בילסקי אמר, גם אני מסייר שם בלוד מעבר לביקורים רגילים. אפילו לא מזמן ביקרתי שם בבית-ספר,

אדוני היושב-ראש, בית-ספר מעולה, שמחנכים שם ילדים שרובם עלו מברית-המועצות לשעבר, וגם ילדים מקומיים, ובית-הספר הזה ממוקם ממש בתוך העיר. אסור שהילדים האלה יגדלו בעיר שבסוף התדמית שלה היא כל כך שלילית. התדמית שלה היא כל כך לא טובה היום בתקשורת, שהילדים האלה יתביישו בה, יתביישו בעיר הזאת. לכן אנחנו ככנסת צריכים לקרוא לממשלה לא רק לדבר אלא לעשות. ואם צריך לעשות באופן כזה שלוד תזכה אפילו להעדפה מתקנת. מגיע לה, ואנחנו צריכים לדאוג לכך.

אני היום פשוט מאוד ליברלי בזמן, מהטעם שאין פה חברי כנסת אפילו כדי לבקש נאומים בני דקה. אנחנו הולכים ומתגברים ביום שלישי עד כדי כך, שאולי אנחנו ניאלץ, בסופו של דבר, לבחון את הפעילות של הכנסת. אבל פה נמצאים אלה שהם בסדר. לא באתי בתלונות למי שנמצא, בא לבית-הכנסת. אני בא בתלונות לאלה שלא באים. זה תמיד כך, אנחנו יודעים. חבר הכנסת חמד עמאר,

אחריו, חבר הכנסת בן-סימון. ואחריו, חבר הכנסת אורי אורבך, רק אם אתה רוצה,

כבוד היושב-ראש, אפשר עוד סיבוב? עד 16:30 יהיה עוד סיבוב, כן.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בסוף השבוע האחרון הייתי בביקור ניחום אבלים אצל משפחת חמדאן בכפר ראמה. הבן שלהם נהרג לאור היום בסכסוך בין עבריינים. נזרק רימון, ובמקרה הוא היה שם ונהרג. ישבתי שם ושמעתי את התושבים. שמעתי טענות מאוד מאוד קשות לגבי יותר מ-15 מקרי רצח שהיו בכפר ראמה, כפר ראמה זהו כפר בגליל, יותר מ-15 מקרי רצח בעשר השנים האחרונות. אפילו מקרה רצח אחד לא פוענח. אפילו מקרה רצח אחד לא פוענח שם. התושבים אומרים שיש להם פחד להסתובב ביישוב, אין להם ביטחון בתוך היישוב. לכן אני קורא למשטרה לעשות הכול על מנת לעצור את רוצחיו של הילד אייל חמדאן.

תודה רבה. חבר הכנסת אורי אורבך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אתמול גיליתי דרך מאוד מהירה כיצד להגיע לשווייץ בבוקר, ועד לצהריים כבר להיות בחזרה בכנסת. נסעתי לקסטינה, צומת קסטינה. יש שם בית-הדין הצבאי. נערך שם משפט של שני חיילי גבעתי שהפעילו את "נוהל ילד". הם אמרו לילד בעזה, במסגרת "עופרת יצוקה", לפתוח את התיק.

הם ירו בתיק, לא קרה כלום, וכעבור חמישה חודשים, דרך האבא וגולדסטון וכל הסיפור הרגיל, הם הועמדו למשפט. אז אני נסעתי לקסטינה, והסתבר לי שאני בשווייץ. יושבים ודנים ומתפלפלים,

עכשיו דנים בעונש, והאלוף במילואים עוזי דיין מספר איך זה בפעולה צבאית, והשופטים, בסדר גמור,

שואלים שאלות מנומסות, והכול כאילו אנחנו חיים באיזה בית-משפט פלילי על כמה אנשים שפרצו לרכב וגנבו, ולא אנשים שהם בשליחותנו-שלנו, מסכנים את חייהם, וגם אם הם עושים טעויות, יש המשפט הצבאי, שמרתקים אותם לשבוע, לשבועיים. אבל לתת להם רישום פלילי, להכתים את העתיד שלהם, אולי להכניס אותם לכלא, אני חושב שאנחנו השתגענו. או שלא השתגענו. פשוט, אני אתמול נסעתי לשווייץ. והדבר היחידי שהיה חסר לי, שלא עברו איזו דיילת חיננית או דייל חינני וחילקו שוקולדים לנוכחים. תודה רבה. חברי הכנסת, נותרו לנו חמש דקות, ואם יש מישהו במליאה אשר לא דיבר ומבקש לדבר, אני לא, אין הכרח. חבר הכנסת חנין ביקש. מפלגת העבודה רוצה, האם יש מישהו באולם אשר לא נשא דברים בנאומים בני דקה ומבקש? בבקשה, חבר הכנסת חנין. הנאומים בני דקה היום יכולים להימשך שתי דקות. אדוני היושב-ראש,

היום התקיים בכנסת כנס מרשים שיזמו 14 חברי כנסת ממגוון סיעות בבית, בנושא בעל חשיבות חברתית ולאומית ממדרגה ראשונה. דיברנו בכנס הזה על הצורך, החיוניות, בהעלאת הכנסות המדינה מתגליות הגז העצומות שנמצאו ליד חופי ישראל. מדינת ישראל נמצאת היום במצב שבו היא מחזיקה את השיא השלילי בשיעור ההכנסות של המדינה ממשאבי הטבע שבשטחה, ולא זו בלבד שאנחנו במקום הכי נמוך בעולם בין הארצות המפותחות, אנחנו גם בהדרגה מורידים את שיעור ההכנסות שהמדינה לוקחת בגלל הירידה במס החברות. הכנס הזה, שאדוני היושב-ראש, אתה גם כן כיבדת אותנו בנוכחותך בו, ביטא רצון מאוד רחב בבית הזה ואמירה מאוד רחבה, מעבר לחילוקי דעות פוליטיים ואידיאולוגיים והבדלי קואליציה ואופוזיציה ומפלגות שונות. אנחנו בכנסת משוכנעים שהתגלית המשמחת והחשובה הזאת של הגז יכולה להיות נקודת מפנה ביצירת קרן לאומית לטווח ארוך, שתוכל להשקיע בבריאות, ברווחה, בחינוך, בסביבה, בדיור, בכל אותם דברים שביום-יום כל כך חסר להם כסף, או לפחות כך טוענים. פנינו אל הממשלה לעשות כל מאמץ, ואנחנו מוכנים להתגייס למאמץ הזה, חברי כנסת ממגוון עמדות ומקומות בקשת הפוליטית, כדי לתמוך במהלך שיוביל להעלאה משמעותית של הכנסות המדינה, כך שרוב התמלוגים, ההכנסות, מהמשאבים האלה יגיעו לקופת המדינה. אני חושב שזוהי מטרה ראויה, חשובה, והיא צריכה להתקדם, אני מקווה שהיא אכן תתקדם,

בהסכמה רחבה ובשיתוף פעולה רחב.

תודה רבה. חבר הכנסת הורוביץ, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת טלב אלסאנע, שכנראה יהיה אחרון הדוברים. תודה, אדוני. אני רוצה לפרגן לחברתי, חברת הכנסת מרינה סולודקין מסיעת קדימה, שבעוד כחצי שעה תקיים כאן בכנסת כנס בנושא הצורך להפחית את מעמד ההודאה בהרשעת נאשמים. יש תופעה שהולכת וצוברת תאוצה בעולם המשפטי שלנו, של הסתמכות בעיקר, או כמעט אך ורק, על הודאה עצמית של הנאשם בשלבים מוקדמים של החקירה במשטרה לצורך הרשעתו בעבירות שונות, ללא סיוע וללא ראיות נוספות. הדבר הזה עלול לגרום לתופעות קשות של הרשעת חפים מפשע. ראינו את זה בכמה משפטים חוזרים שנערכו בשנים האחרונות בארץ. בכל הרשעה בתהליך פלילי לא ייתכן להסתמך רק על הודאה עצמית של נאשם, שלעתים נאמרת או נמסרת תחת לחץ כבד, וחובה להסתמך על ראיות נוספות, מהותיות ומוצקות.

חבר הכנסת טלב אלסאנע, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה למחות על השימוש שעושה המשטרה מדי פעם, כאשר יש פשע, במושג כבוד. משתמשים בזה כאילו להצדיק את מעשה הרצח. רצח הוא רצח הוא רצח, ברצח אין שום כבוד, ובפושעים צריך לטפל. אני סבור שגם אנו, החברה הערבית, אבל גם משטרת ישראל, נושאים בעיקר האחריות. אנחנו רואים את הרחוב הערבי מוצף בנשק לא חוקי, וכולנו יודעים שאילו הנשק הזה היה מכוון נגד ביטחון המדינה היו בתוך יום אחד תופסים את הכול ומכניסים את האחראים לכלא. צריך לטפל בזה כאילו מדובר בטרור. זה טרור נגד אזרחים, זו פגיעה בביטחונם הפרטי ובאזרחים, וזו אחריות של המשטרה. היום, כבוד היושב-ראש, הרסו בעיר לוד שני בתים. זה לא הפתרון. בעיר לוד צריך להתיר, לתכנן שכונות לאוכלוסייה הערבית. המצוקה שקיימת שם היא הגורמת לאלימות. וההפתעה היא שאלה שביתם נהרס היום על-ידי ראש העיר היו קורבן לאלימות לפני כשנה. הגיע הזמן שהעיר לוד תטפל באזרחים על-ידי מתן שוויון מלא ופתרון המצוקות, ולא הגברת המצוקות שמובילות לאלימות.

תודה רבה לחבר הכנסת טלב אלסאנע. רבותי חברי הכנסת, השעה 16:30, תמה סדרת נאומים בני דקה. אני לא רואה כאן את חבר הכנסת, את חבר הכנסת גילאון אני רואה פה. אדוני, ברשותך, אני מתחיל את נושא הציון של יום עיירות הפיתוח,

לפני שאני אתן לך את אפשרות הדיבור אני רוצה לומר כמה דברים. יש כאן אורחים מערד ומאופקים, גמלאי עיריית פתח-תקווה, אדוני השר, סגני ראש העיר ערד, אדוני חבר הכנסת גילאון, שהוא היוזם לעריכת הדיון ולציון 60 שנים לעיירות הפיתוח. חברי הכנסת הנכבדים, אנחנו מציינים בימים אלה 60 שנה להקמתן של עיירות הפיתוח. נקודות יישוב אלה, שבחלקן הגדול הפכו עם השנים לערים וליישובים משגשגים, היוו בשנות ה-50 פריצת דרך בכל הנוגע להתיישבות ולקליטת העלייה. הקמתם של עשרות היישובים החדשים הפיחה רוח חיים באזורים נרחבים, שכוחי-אל ברובם אז, והיתה מנוף להקמת מוקדי אכלוס ותעסוקה חדשים. רבות מעיירות הפיתוח של אז הן היום ערים מרכזיות ומשמעותיות בישראל, ובהן באר-שבע, אשדוד ואשקלון, כרמיאל, צפת ויבנה, בית-שאן ועוד רבות מאוד.

רבותי, סוד גלוי הוא שחלק מעיירות הפיתוח נותר עדיין מאחור. כפי שאמרתי באירוע מיוחד שהתקיים היום כאן, בכנסת, ביוזמת השדולה החברתית-כלכלית בראשותם של חברי הכנסת אדטו, אורבך וגילאון, היום הזה חייב להיות גם נקודת מפנה במעמדן של עיירות הפיתוח, ביחס שלנו כחברה וכמדינה אל יישובים אלה, למינוף משמעותי שלהן. למושג עיירת פיתוח נלווית לצערנו גם קונוטציה שלילית, והוא הפך לא אחת שם נרדף לעוני, לבערות, לפריפריאליות במובנה הרע וליצירת דפוסים שליליים של מה שהיה מכונה "ישראל השנייה", ועדיין יש המכנים אותה "ישראל השנייה". הגיעה השעה לשנות את היחס ליישובים האלה ולהפסיק להנציח את הסטיגמה שמזינה את עצמה. התפנית במצבן של עיירות הפיתוח תלויה בעריכת שינוי מהותי בסדר העדיפויות הלאומי. נדרש בין היתר שדרוג משמעותי של עורקי תחבורה, נדרש עידוד ממשלתי לרכישת קרקעות ובתים על-ידי יזמים וקהילות צעירות, נדרשת יצירת הזדמנות תעסוקה. עלינו לחסל את הדפוס התודעתי של עיירות הפיתוח ככאלו, תודעה המחלחלת לציבור הרחב, וחמור מכך, למסדרונות השלטון. שינוי הגישה עובר, לטעמי, גם דרך שינוי השם, שהוא במקרה הזה גם מהות, משום שהוא מבטא במציאות ימינו גישה פטרנליסטית שאין לה מקום, משל נידונו היישובים הללו להיות טעוני טיפוח ופיתוח לנצח. השם הזה, שהלם באותם ימים אחרים, הפך בעיקר לשם גנאי, והגיעה השעה להסיר מהן את החטוטרת. עלינו לפעול בנחישות לצמצום הפערים בין המרכז לפריפריה, מתוך הבנת המצוקות, אך לא מתוך ניכור ופטרנליזם. נחוצה לנו גישה אוהדת, אך לא מתנשאת, חלילה. השינוי במדיניות, המונח לפתחם של הרשויות ומקבלי ההחלטות, במקביל לשינוי התדמיתי והתודעתי, הם תנאים הכרחיים לפתיחת עידן חדש בתולדות עיירות הפיתוח. אני מזמין את ראשון המבקשים לדבר בהצעות לסדר-היום, שהזמן אינו מוגבל בהן. הזמן אינו מוגבל בהן. כמובן, צריך לזכור שאנחנו בשתים-עשרה, אחת בלילה נהיה חייבים להגיע לסיום. אני מבקש להזמין את חבר הכנסת דניאל בן-סימון,

את חברת הכנסת רחל אדטו, את חבר הכנסת יצחק וקנין, ממלא-מקום יושב-ראש הכנסת, את אורי אורבך, אורלי לוי ואת ציפי חוטובלי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת בן-סימון. דניאל בן-סימון, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

קודם כול אני באמת רוצה לברך את היוזמים של היום המיוחד הזה, אילן גילאון, רחל אדטו ואורי אורבך, על שהם מציינים אירוע יוצא דופן בחיי המדינה הזאת, 60 שנה להקמתן של ערי הפיתוח. אני רוצה להזכיר נשכחות. ערי הפיתוח יצאו לאוויר העולם בעת שהמדינה החדשה שזה עתה נולדה הציבה שני אתגרים זה מול זה או זה ליד זה, פיזור האוכלוסייה ומיזוג הגלויות. וכבר אז, אדוני היושב-ראש, תושבי הארץ שהתגוררו בישראל ב-1948, כ-600,000, לא היתה להם נטייה להתפזר: 70% מהם גרו בתל-אביב. ולכן נדרשה פה איזו גישה פטריוטית, לעזוב את המרכז ולפנות למה שאז לא היה מוכר כפריפריה, והעולים החדשים נטלו על עצמם את המשימה הזאת,

זה עתה, השילו מעליהם את תרבותם הישנה וכבר נשלחו למדבר צחיח בדרום או לארץ חדשה בצפון. ועל כך, על המעבר הדרמטי הזה, אנשים שבן יום, בן לילה, ירדו מהמשאית וכבר הקימו ארץ חדשה, הם באו כתוניסאים, כמרוקאים, כעירקים, כיוצאי תימן, כיוצאי רומניה, כיוצאי פולין, באו לארץ ותוך יומיים,

חבר הכנסת בן-סימון, כטריפוליטנים, טריפוליטנים? כבוד השר, דווקא אתה יושב מולי, איך יכולתי לשכוח? אבל אתם לא נשלחתם לערי פיתוח. לא, אנחנו למרכז תל-אביב... "אקירוב" טוב, הבנתי. שלחו אותם לגבהים של "אקירוב" בלי שיהיה הבית. לעלמה ולדלתון. נכון, נכון. והאנשים האלה, אני אומר לך, אני לא הייתי ביניהם, אבל כשאתה קורא את סיפור חייהם, המעבר הזה מארץ לארץ ומזהות לזהות ומשפה לשפה, תוך שבוע, תוך שבועיים הם כבר נהפכו לישראלים, ואני חושב שהם לא קיבלו את המגיע להם. כלומר, בנרטיב הישראלי הם החלוצים האמיתיים. הם לא הובאו, הם באו. לא כפו עליהם ללכת לירוחם ולאופקים ולהקים ארץ חדשה, הם הלכו מתוך אהבה של הארץ הזאת. ואני קראתי עדויות יוצאות דופן. אותה משאית שלקחה את האנשים מחיפה ונסעה ונסעה ונסעה ונסעה, ואנשים ירדו מהמשאית וביקשו תל-אביב, ביקשו חדרה, ביקשו גבעתיים, ביקשו רמת-גן, והם באמצע המדבר, כך קמה ירוחם.

בלי שהיה אפילו אוהל אחד, והאנשים האלה נשארו שם, ונשארו גם באופקים ונשארו במקומות אחרים בצפון. ונדמה לי, נדמה לי שהם לא קיבלו את התודה שמגיעה להם. קיבוצים,

הם לוחמים,

הם היו החזית של ארץ-ישראל באותה תקופה. הם היו גם בסיסי צבא. אותו דבר מושבים. אבל ערי פיתוח נשארו ערי פיתוח. אלה לוחמים, פטריוטים, אלה חלוצים ואלה עולים. עולים תמיד עולים, לא חשוב אם עלו בשנות ה-50, הם בנים של עולים, תמיד עולים, ויש איזו הבדלה, לא רק לשונית, בין עולה לבין חלוץ לבין קיבוצניק, יש איזושהי הבדלה כאילו כל אחד, מה תרומתו לעניין. זה תרם יותר, זה תרם פחות, זה שייך יותר, זה שייך פחות.

שהיו לזה כמובן השלכות פוליטיות על האנשים האלה. הם התחילו עם מפא"י, כמי שהביאה אותם לארץ, אחר כך פנו לכיוון אחר, בגלל אכזבה. היו לזה השלכות מרחיקות לכת. לכן אני אומר: ההילה החלוצית שניתנה לבני הקיבוצים ולבני המושבים באותה תקופה, על הקמת המדינה, פסחה על אותם עולים. האם אתה מסכים אתי, אדוני השר? חד-משמעית כן. אולי הייתי מבקש ממך, בעצה אחת עם היושבים כאן, חברת הכנסת אדטו, חבר הכנסת אורבך, חבר הכנסת גילאון, השר כחלון, שנפנה לוועדת השרים לטקסים ונבקש שאחת השנים הקרובות תהיה שנת העצמאות, שנה בסימן עיירות הפיתוח. שכן עיירות הפיתוח היו בהחלט איזושהי תחנה בתולדותיה של מדינת ישראל. לזה כיוונתי, אדוני היושב-ראש. אני שמח שכיוונתי לדעתך.

כיוונתי לדעת גדולים. למה זה חשוב? כי יש הבדל בין להיוולד, ואני מדבר כמהגר, כאדם שעלה לארץ, שמכיר את התחושות האלה. ובמובן הזה, לא רק בדור הראשון, שהקריב את חייו, הקריב את הלשון,

השאיר משפחה מאחור, פתח חיים חדשים, וכשהוא פתח את החלון לא תמיד השמש זרחה. ונדמה לי שחשובה התחושה הזאת של התרומה, גם בקרב הדור השלישי, כי זה לא עובר. התחושה של המצוקה, של השניות הזאת, של השוליות: אני לא כמו ההוא מרמת-גן או כמו ההוא מגבעתיים, כאילו אני בא מעיר פיתוח, והסטיגמה הזאת רודפת אותו לנצח. ונדמה לי שאם מציינים אירוע שבו מעלים על נס את התרומה של היישובים האלה, ואני פגשתי אותם במקומות עבודה נידחים באותם יישובים נידחים, שבשבע בערב כבר אין נפש חיה, והאומללות הזאת לפעמים עוברת מדור לדור, והגעגוע לארץ הישנה, שנובע מכך שהם לא מצאו את מקומם בארץ החדשה. ויש כאלה מאות אלפים, שהתוגה הזאת של חוסר ההשתלבות בארץ החדשה עדיין רודפת אותם. המצוקה הזאת, האומללות הזאת, לעומת אלה שמחייכים כל יום.

אני אומר: 60 שנה לערי הפיתוח זה 60 שנה לזכור את הקורבן שאנשים הקריבו והתרומה הייחודית שלהם ליצור את רצף הגבולות של מדינת ישראל. מיזוג גלויות גדול לא היה. עד העלייה מחבר העמים הם היו בעצם יישובים של קבוצה אחת. באו העולים מחבר העמים, ואז היה מיזוג גלויות, אבל מבחינת פיזור אוכלוסייה הם מילאו את תפקידם בצורה יוצאת דופן, הם בעצם קבעו את הגבול הווירטואלי של מדינת ישראל. איפה שקריית-שמונה נמצאת, ממש הגבול עם לבנון, או יישוב אחר בדרום. ובמובן הזה הם מילאו תפקיד יוצא דופן. ונדמה לי

המדינה מציינת את גבורתם של אלפים ומאות אלפים שהשילו מעליהם חיים אחרים ולבשו חיים חדשים, תוך שהם משלמים מחיר יוצא דופן גם בגוף וגם בנפש, ולפעמים המחיר הזה עבר מדור לדור, ודיברתי עם מאות ואלפים, אדוני היושב-ראש,

כי המצוקה, יש לה נטייה לא טובה לעבור מדור לדור, להנציח את עצמה. ואמרו לי לפעמים: תראה מה עשו להורים שלי. אמרתי: אבל אנחנו כבר בעידן חדש. אמרו לי: לא, ההשפלה הזאת, המכה הזאת, העלבון הזה, ולכן החשבון עדיין קיים. כמו שצריך.

המצוקה לא תעבור מדור לדור אם יתמודדו עם זה כמו שצריך וייתנו לאותם ילדים, והיושב-ראש מזכיר את בית-שאן יחד עם היישובים האלה. בית-שאן היא חלק מאותו סיפור הירואי. בניהם של אותם אלה שהיו והקימו את עיירות הפיתוח, פעמים בעל כורחם, הם שרים בממשלות ישראל,

נכון. ונקודה אחרונה,

אני לא רוצה לקחת את ההצעה שלך ולמצות אותה עד תומה, כלומר לדבר באופן בלתי מוגבל, אבל נקודה אחרונה זו הציפייה הזאת. כשיש הגירה לארץ חדשה או עלייה לארץ חדשה, הדור הראשון משלם את המחיר. דור המייסדים משלם את המחיר, ויש תמיד ציפייה שבעצם הדור השני הוא הפרי של הדור הראשון, של הקורבן. הדור השני בעצם יגאל את ההורים מהייסורים שלהם וישתלב בחברה הישראלית. משה כחלון הוא דוגמה. אני הייתי מבקש רק למחוק את המלה "קורבן", כי אין פה קורבנות. יש פה מחיר. זה ביטוי. לא קורבן פיזי, אלא אני רק אומר שהיתה ציפייה כזאת. הדור הראשון הקריב את עצמו, שילם מחיר.

אבל לא קורבן.

אדוני היושב-ראש, שגם היום הדור השני והדור השלישי עוד לא מיצה את החלום הישראלי, הן בתחום החינוך, לעומת קיום האמירה של חז"ל: "היזהרו בבני עניים".

ולא מיצה את החלום הישראלי, מיטב העיתונאים בישראל. והחלום הישראלי הוא באמת, החלום הישראלי לא קיים בהרבה מקומות,

שאדם רק מגיע וכבר הדור השני כובש את המדינה ונמצא במעמד פוליטי,

או כלכלי גבוה. ולכן אני אומר, החלום הישראלי, אם אפשר היה לפתוח צוהר לתוך החלום הישראלי בתחום החינוך, בתחום ההיי-טק, בתחום ההשכלה, בתחום השילוב בעבודה, אפילו בתחושה של הגאווה העצמית הזאת. ולכן אני אומר, הדור השני והשלישי עוד לא הגיע לארץ המובטחת. ופה נדרש מאמץ מצד המדינה, ותקראו לזה מה שתקראו לזה, העדפה מתקנת, לקחת את המורים הכי טובים למקומות האלה, לעשות הכול. כי אלה שגרים במרכז הארץ הם חיים בעולם הראשון. שם עדיין יש תחושה של עולם שלישי, וצריך שהמדינה תשקיע פי כמה, פרויקט של שנים, כדי להוציא את האנשים האלה מהמצוקה. דובר היום על מטוס אחד,

ולא צריך להיות איש ביטחון כדי להבין שגם עם פחות עשרה מטוסים כאלה שהולכים לקבל עכשיו אפשר לחיות טוב. ועשרה המטוסים האלה, המחיר האנושי שלהם יכול להיות יוצא דופן. ולכן אני אומר, אם אפשר לציין את התרומה של האנשים האלה ואת התקווה לדור השני והשלישי, כדי שירגישו שהחלום הישראלי הוא לא נחלתם של מעטים בלבד אלא נחלתם של כל הישראלים.

אתה רואה למה לא הגבלנו את הנואמים בדבריהם? כי כולם, יש להם המסורת. חברת הכנסת רחל אדטו, בבקשה. ואחריה, חבר הכנסת, ממלא-מקום יושב-ראש הכנסת,

אדוני היושב-ראש,

היום כשישבנו עם ראשי הערים והנציגים שהגיעו לדיון באולם "נגב", אולם "ירושלים", אמר חבר הכנסת אורי אורבך כאשר סיכם את הדיון: אנחנו חוגגים היום יום-הולדת, ויום-הולדת לא מקלקלים במספרים ונתונים, מביאים דברים אופטימיים. צריך להסתכל על החצי המלא של הכוס, ואורי אורבך בדרך כלל מיישם את זה. אבל אני, מה אני יכולה לעשות, אני דבקה בסדר-היום שלי, שתמיד איכשהו מגיע לנושא הבריאות. וחשבתי שאני לא יכולה להעביר את סדר-היום הזה בצורה שמחה כאשר אנחנו עדים וערים לפערים הבלתי נסבלים, בלתי מתקבלים על הדעת, בין מה שקורה במרכז הארץ לבין מה שקורה בפריפריה. ולצורך העניין עיירות פיתוח הן פריפריה גיאוגרפית לעתים, לעתים הם פריפריה חברתית, אבל הפערים קיימים ואי-אפשר להתעלם מזה,

ולכן חשבתי שאני אקדיש, כמו שבבוקר הקדשתי את הדקות שניתנו לי לדבר על נושא הפערים בבריאות, אני הייתי מבקשת לנצל גם את הבמה הזאת ולהגיד פעם נוספת, אדוני היושב-ראש שמע אותי אומרת את זה כבר כמה פעמים, כי אני חושבת שזה המסר הנכון והעיקרי שמשרד הבריאות והממשלה הזאת צריכים לאמץ: פריפריה גיאוגרפית, פריפריה חברתית, מרכז הארץ, צריכה להיות שוויוניות. ולכן, רק כדי לחזק את זה, ויסלחו לי אלה ששמעו, אני רוצה להקריא מייל שהגיע אלי אתמול בערב. הוא לא מוזמן, הוא הגיע באקראי לגמרי אתמול בערב, והוא נשלח מעזרא רבינס, שהוא ראש המועצה האזורית של הערבה התיכונה. המכתב מיועד אלי אישית, והוא כותב לי: הנדון: מנפלאות שירותי הבריאות בערבה התיכונה. מצאתי לנכון לספר לך את הסיפור מסוף השבוע האחרון, המשקף את כל ההתנהלות בתחום שירותי הבריאות באזור הפריפריאלי ביותר במדינת ישראל. בסוף השבוע התקיים פסטיבל יוגה בערבה, ואחת המשתתפות אשר הגיעה מירושלים התייבשה. מה עושים? מתקשרים לעזרה ראשונה. אחרי דין ודברים ארוך ומייגע, שאלות כגון יש ביטוח, אין ביטוח, תשלמי 100 שקל, חייבו אותה על השיחה, עירוי צריך לעשות במרפאה, ומאחר שאין אף מרפאה בכל האזור, תזמיני אמבולנס על חשבונך ותיסעי שעה וחצי לאילת או באר-שבע.

אבל אמיתי. עלות האמבולנס, לדבריו, 1,500 שקלים. ואז הוא אומר: בימים אלו אנו מנסים לקדם תקציב להקמת מרפאה אזורית אשר תיתן מענה כראוי לפריפריה הרחוקה ולתושבים המבקרים באזור, וכמובן לנוסעים בכביש הערבה. שירותי הבריאות בערבה התיכונה סתיו 2010, מדינת ישראל עם הפנים לפריפריה? הוא שאל את זה בסימן שאלה גדול. הוא מציע גם כמה רעיונות בנושא הזה. זה מקור הבעיה. מה שכתוב כאן זה חלק מההתייחסות שלנו, זה המצב בשטח, ולא ניתן לטייח אותו. ואם נדבר קצת בפועל מה קורה שם, הפערים שמדברים עליהם בין פריפריה, ולא משנה כרגע חברתית, גיאוגרפית, בין מרכז הארץ לבין הפריפריה, לא משנה אם זה צפון או לא דרום או דרום, בשני המקומות, גם צפון גם דרום, הבעיה היא אותה בעיה. החסר, הפערים, חוסר השוויוניות בין הצפון והדרום לבין מרכז

על מה מדברים? על דברים שניתן למדוד אותם: מיטות אשפוז, חסר בצפון ובדרום יחסית למרכז, עמדות טיפול נמרץ, היקף כוח-אדם, מכשירים רפואיים. שמענו לא מזמן את סגן השר מתפאר שהנה משרד הבריאות נותן מענה לפריפריה, וועדת העבודה אישרה שמונה מכשירי MRI לפריפריה.

מתוך שמונה מכשירי MRI האלה הגיעו רק ארבעה לפריפריה, ארבעה נשארו במרכז הארץ, אחרי שנה שמחפשים איך לחלק אותם. זאת אומרת שגם המכשירים הרפואיים, גם זה חלק מהעניין. אם מסתכלים על שיעור המומחים, הואיל והייתי כשקיבלו את ההחלטה בוועדת הכספים, נדמה לי שאנחנו דיברנו בזמנו על שישה, הוסיפו שניים והם הלכו. לכן האיזון, נכון. זה היה בפעמיים.

מתוך השמונה, בבת אחת חילקו את השמונה, אז זה התחלק לארבעה במרכז וארבעה בפריפריה. עוד כמה עובדות יבשות שרק מרמזות על זה: שיעור הרופאים המומחים במרכז הוא 82% מהרופאים במרכז הארץ, לעומת 57% מהרופאים בפריפריה שהם מומחים. הדבר הזה הוא משמעותי,

יש לו השלכות על בריאות התושבים, ולכן לא בכדי תוחלת החיים בפריפריה, בצפון ובדרום, נמוכה מזו שבמרכז הארץ. יש פער של שנתיים. אנשים במרכז הארץ חיים בממוצע שנתיים יותר מאשר האנשים בפריפריה. רשמית, נתונים של הלמ"ס. תמותת תינוקות גדולה בהרבה בצפון ובדרום מתמותת התינוקות במרכז הארץ. הנתון המאוד מעניין: מחלות לב. מחלות לב, לא היה צריך להיות שום פער בזה, הרפואה היא אותו דבר, היא רפואה שוויונית, ולמרות הכול מחלות לב, באופן משמעותי יש יותר בצפון ובדרום מאשר במרכז. ממה זה נובע? תנאים?

קרוב לוודאי שחסר ברופאים, חסר ברפואה מונעת, מביאים לידי כך שאנשים נמנעים מלגשת לרופא. גם מצב סוציו-אקונומי עם השתתפות עצמית אצל הרופא מונע מאנשים לגשת יותר בפריפריה מאשר במרכז. הדבר האחרון שחשוב מאוד להדגיש זה המחסור ברופאים. יש חסר ברופאים במדינת ישראל בכלל, יש חסר בלתי נסבל ברופאים בפריפריה. ואם נחזור למכתב שבו התחלתי, ראש המועצה הערבה התיכונה, בכל הערבה התיכונה יש רופא אחד 24 שעות ביממה, ואם הוא נוסע או הוא הולך או הוא יוצא לחופש, אין רופא שמכסה את הערבה התיכונה, ולא ניתן להשיג. ולכן, כשאנחנו מדברים היום, ביום השמח הזה, ואנחנו מדגישים את הפריפריה,

אני לא יכולה להשתתף בשמחה הזאת כל זמן שהנתונים והדברים שהעליתי כאן לסדר-היום לא נפתרים. קראתי למשרד הבריאות, אני קוראת למשרד הבריאות, אני קוראת לממשלה, אני קוראת למשרד האוצר לקחת את הנושא הזה כנושא מרכזי בתוכניות משרד הבריאות. הסתכלתי אתמול בתקציב, חיפשתי וחיפשתי וחיפשתי וחיפשתי לראות מה מוקצה השנה לתוכנית הזאת, איך הולכים לשנות את התמונה.

לא ראיתי איזו תוכנית שתגיד: הנה, אנחנו משקיעים בהעברת רופאים, העתקת רופאים, תגמול רופאים שיעברו לצפון. לא ראיתי את החלק הזה. לא ראיתי שמשפצים בתי-חולים בצפון. ב-50 מיליון שקל לשנה, כאשר רוצים לשפץ את כל בתי-החולים בארץ, לא ישפצו, לא את נהרייה, לא את "פורייה" ובוודאי לא בדרום. לכן פעם נוספת אני אומרת:

אבל יחד עם זה, לנו כחברה, אנחנו כנציגי החברה, חייבים להקפיד ולשים על לבנו למען השוויוניות בחברה.

בוודאי תשמחי לברך יחד אתי את נציגות "נשות הדסה", אשר באו לביקור אצלנו כאן בכנסת ישראל. "נשות הדסה" דאגו לירושלים כשהיתה פריפריה, והקימו את אחד ממרכזי הרפואה היותר משמעותיים בתולדות מדינת ישראל.

to Jerusalem, the Capital of Israel. Welcome to Israel, welcome to the shrine of democracy, our parliament, the Knesset of Israel. God bless all of you.

A part of them are going to join, לא, לא, לא. אסור לדבר. מותר לי בתור יושב-ראש. Unfortunately we can't speak other language other than Israeli Hebrew or Arabic, according to the protocol of the Knesset. תודה רבה. רבותי חברי הכנסת, חבר הכנסת יצחק וקנין, ממלא-מקום יושב-ראש הכנסת, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני שר התקשורת ידידי משה כחלון,

שגדל בפריפריה, כל חיי, עד היום, אני מתגורר ביישוב שהוא לכל הדעות מהרגעים הראשונים של מדינת ישראל, עם הקמתה. הורי, כשעלו ממרוקו, היו חודש ימים במחנה עלייה ליד חיפה, ומייד לקחו אותם לירושלים, כך נאמר להם. ואלה היו מושבים, תארו לעצמכם, בקו העימות. אדוני היושב-ראש, תראה איזו גדולה ירושלים, עד ואדי-עארה. כתוב: עתידה ירושלים להגיע עד דמשק. אבל היום קשה להגיד את זה. כמה עולים פשוט פורקו מהמשאיות בלכיש ואמרו להם: אתם בירושלים.

בבית-שאן. יש כאלה שעוד לא עדכנו אותם עד היום. יש כאלה. תשמע, בשביל זה אומרים: עתידה ירושלים. אני חייב משהו לידידי דניאל בן-סימון. שמעתי את הנאום לגבי עיירות הפיתוח, המושבים והקיבוצים. הימים הראשונים במושבים, הורי עלו כבר בשנת 1951 למושב יערה, ממש תחילת הקמתה של המדינה, והיישוב שלנו היה יישוב של תימנים בתחילה, שעלו בעליות הראשונות. כשאנחנו הגענו הם כבר היו ותיקים פה, אז הם עברו למגדיאל, למרכז הארץ, וכל המרוקאים נשארו במושב יערה. למה אתה הולך רחוק? כשאני הגעתי לארץ הגעתי לאשקלון,

העלייה שלך, אני רוצה שתבין. עם כל התלונות שיש לעלייה, פריס זה היה. הרוסית והעלייה האתיופית, אני חייב להגיד את זה פה, אמר את זה דניאל בן-סימון במילותיו העדינות: זו עלייה, אני אתן את הדוגמה של הורי, שמים היו צריכים להביא בדליים מבארות המים. לא היו ברזים, לא היו חלונות, נתנו דירות של חדר וחצי למשפחות עם תשעה ילדים ושמונה ילדים, כולם משפחות ברוכות ילדים. המושב שלי כולו היה מרוקאים, זאת אומרת כל העלייה ממרוקו הגיעה לשם. דרך אגב, זה היה איזה מין דפוס של יישוב הארץ, לא רק ביישוב שלי. ידידי היושב-ראש העיר לכחלון לגבי הלובים. מושב לידי כולו לובים, מושב לידי כולו פרסים, מושב לידי כולו תוניסאים. פשוט לקחו את העלייה והלבישו אותה, וכך זה בעצם בכל המושבים, עירקים,

הרבה מושבים, שהם ברובם כל יישובי קו העימות. נכון, היה פער גדול בין המושבים לבין הקיבוצים.

למשל כשרצינו לשחות בבריכה, זה היה רק בקיבוצים, כי במושבים לא היו בריכות.

היינו נכנסים בלי רשותו של אף אחד. אבל אין ספק שההורים שלנו הקימו את מדינת ישראל במלוא מובן המלה. לחיות באותה תקופה, אני מדבר על המושב שלי לפחות, מרחק 800 מטר, אני מציע: היו שותפים להקמת מדינת ישראל.

שותפים להקמתה של מדינת ישראל.

אין ספק בכלל. לחיות באותם מקומות, 800 מטר מהגבול, כשבלילה יש "פדאיון", עד שנות ה-60, אפילו באמצע שנות ה-70 עדיין היו חדירות, עד שעשו את הגדר. אבל בכל אופן היתה התפתחות של היישובים ושל המושבים בצורה הדרגתית, לא מהירה. אני יכול להגיד שרק באמצע שנות ה-70 סללו את הכביש, סללו כביש אספלט.

נסענו על כורכר, לא היה אפילו

אני מדבר אתכם על 20 ומשהו שנים אחרי הקמת המדינה. הייתי כבר בן 15, 16, כך שהדברים עוד זכורים לי היטב. אין ספק, רבותי, שהיום המצב אחר לגמרי. אנחנו מדברים על יישובים שכבר התפתחו והכפילו את עצמם, גם התשתיות, גם מיזוג הגלויות. אני חושב שהיום יש לנו את כל מיזוג הגלויות של עם ישראל, ביישוב שלי לפחות. מרוקאים, אשכנזים, כל העדות, הכול מעורבב.

לפסוח על מה שאנחנו צריכים לעשות, את זה אמר דניאל בן-סימון, וגם הדוברת שלפני. אני אקח לדוגמה את המרפאות. ביישובים שלנו היו

היום אין מרפאות ביישובים כדי לקבל שירות רפואי. אם מישהי בגיל 88,

צריכה לנסוע למרכז הרפואי כשיש לה אוטובוס פעם אחת ביום, אפשר להגיד פעמיים ביום, כמעט אין תחבורה ציבורית, אנחנו נאלצים לעשות את הפעולה הזאת של לקחת ולהחזיר, כי אין ברירה, אין תחבורה ציבורית, גם היום. המצב הזה לא פשוט. פעם היתה מרפאה, כל בעיה קטנה היו הולכים למרפאה ומקבלים שירות. גם זה נסגר במושבים. יש דברים שבמקום שיהיה שיפור לאלה שיסדו והקימו את אותם יישובים, היום הם בעצם נאלצים לעבור תלאות כדי לקבל שירות. אני חושב שהבעיה המרכזית, וזו אולי החשיבות של כל היום הזה, הבעיה המרכזית שתעמוד בפני מדינת ישראל בתקופה הקרובה זה הבינוי והשיכון. אני אומר את זה במלוא האחריות. רבותי, ישנה בעיה שאם לא נפתור אותה, אני זוכר שנאמתי פה לפני כשלוש שנים בנושא מלחמת לבנון, חודשיים לפני המלחמה, ואמרתי דברים שאני חושש שהולכים לקרות. לצערי הרב, הכול קרה אחרי חודשיים. אני אומר את זה פה היום, תרשמו את הדברים: אם המדינה לא תעשה אותם, רבותי, זו תהיה טרגדיה, אחת הטרגדיות

שקרו לנו ב-62 שנות קיומה של מדינת ישראל. אם לא נטפל היום, אמרתי את זה לשר האוצר, אמרתי לפקידי האוצר ובכל הזדמנות אני אומר את זה, בעיית השיכון מחריפה ואין לה פתרון. הכוונה שאין לה פתרון מיידי, כי אם לא נקבע מדיניות היום, לא מחר,

מה אנחנו הולכים לעשות וכמה אנחנו בונים, להוריד חסמים, אי-אפשר עם ססמאות יותר, צריך לבצע את הדברים מייד, המצב בלתי נסבל. אי-אפשר שבעיירה שלומי, אני אתן דוגמה ספציפית, דירה שעד לפני שנה פועל שכר ב-1,000,

הוא משלם היום 2,500 שקלים על אותה דירה. הוא לא שינה את משכורתו. רבותי, זו קטסטרופה. אין דירות, אין מצאי של דירות. גם אותו אזרח רוצה לרכוש דירה, אין לו, ואם הוא רוצה לרכוש אותה, רבותי, המחיר שלה האמיר. איך זה לא בא לידי ביטוי באינדקס יוקר המחיה? רבותי, אני אומר לכם דברים באחריות מלאה. אמרתי את זה לפקידי האוצר ונתתי דוגמאות. המצב חמור. מה שמדברים בתל-אביב, בתל-אביב זה כבר שיגעון, בירושלים זה שיגעון, אבל הפריפריה זועקת. אי-אפשר להמשיך את זה אפילו דקה, כיוון שמשכורתו של אותו פועל לא השתנתה. הוא מרוויח שכר מינימום והוא משלם היום פי-שניים שכר דירה. קרקעות לא חסר שם. אני אומר לכם, רבותי, אם לא ניקח את זה במלוא הרצינות, אדוני השר כחלון, אני יכול לזעוק, אני יכול להגיד את הדברים, אני אומר את זה לשרים, אני אישית הגשתי הצעת חוק הלוואות לדיור לזכאים באזור הפריפריה. לפחות הם משלמים פחות ל"פלאפון", הם חוסכים חלק, יישר כוח. אני אומר לך, הגשתי הצעת חוק, הנחתי אותה, ואני מעכב אותה. אני מעכב את הצעת החוק, מחכה ואומר: זה שבוע אחרון שאני מעכב אותה. לא אעכב אותה יותר, מכיוון שזה בלתי אפשרי. מה שר השיכון חושב על זה? שר הבינוי נותן את כל הגיבוי. היו לנו שיחות כל הזמן על הנושא. אנחנו לא רוצים להגיע לפיצוץ. אני חושב שנושא הבינוי הוא מרכז העניינים היום, לפני כל הדברים. אם לא ניתן לזה, אם אין פתרון לזוג צעיר, רבותי, זה ייצור מצב של שבירת כל הכלים. שני חדרים בצפת זה למעלה מחצי מיליון. אני לא מדבר על מחירים. המחירים האמירו שחקים. דירה שהיו רוכשים ב-180,000 באזור הפריפריה, של ארבעה חדרים, נמכרת היום ב-380,000, 400,000. לכן,

צריך פתרון לדיור, צריך לבנות. המדינה חייבת לקחת את הנושא הזה לידיים, לא להשאיר אותו פרוץ בצורה כזאת. היום אין פתרון לזוגות צעירים, וזו הבעיה המרכזית.

תודה רבה. חבר הכנסת אורי אורבך, בבקשה, ואחריו, חברת הכנסת אורלי אבקסיס. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בכינוס שהיה קודם לכן כאן בכנסת עם ראשי ערי הפיתוח אמרתי כמה דברים. על חלקם אני אחזור, אבל אפתח אותם לעוד כמה כיוונים. הערתי, כיוון שישבה לידי רופאה צמודה, שביום הולדת, כשאתה בא למסיבת יום הולדת, אתה לא מצפה שהאיש שחוגג אתך יפרוס את הגיליון הרפואי שלו. הרבה פעמים יש נטייה, בעיקר כשבאים פה לכנסת, אלא אם כן הוא גם העורך-דין שלו. אם הוא בריא, אין בעיה.

לערי הפיתוח יש הרבה בעיות, אבל כשבאים לכנסת לאירוע כזה, ישר פורסים את הכול ושוכחים את ההישגים הגדולים שיש. קודם כול ההישג של עצם הקמתן של ערי הפיתוח, עוד לפני שאנחנו דנים בבעיות ובתעסוקה ובאבטלה ובתעשייה ובחינוך ובפיזור האוכלוסין. מדינת ישראל הקימה, בתוך פרק זמן קצר מאוד של כמה שנים בשנות ה-50, עשרות יישובים, זה כבר נראה לנו דבר כל כך טבעי, בתנאים הרבה יותר קשים מאשר בעשורים שגדלנו והתפתחנו מאז מבחינה כלכלית. אבל המדינה היתה רתומה למשימה לאומית חשובה מאוד, ואת זה צריך לציין ולחגוג, בלי להימנע מפתרון הבעיות הקשות שיש. לא היה קל לעם לעשות היום את מה שעשו בשנות ה-50. אני גר בעיר שהקימו לפני 15 שנה, מודיעין, עיר שנחשבת הצלחה, היא לא עיר פיתוח, אנשים שבאו מרצון, עם כסף פנוי יחסית, מעמד הביניים. אתם יודעים כמה קשה להקים עיר? אני אומר לכם בתור אחד שלא הקים עיר אף פעם שזה קשה, זה לוקח שנים, וכאן, בראייה היסטורית, זה כמעט במכה אחת. בלי כסף, אנשים עם קשיי קליטה, נעקרו, חלק מרצון וחלק עם עזרה מלא-ידידים בארצות האסלאם, הגיעו לפה ובנו כאן ארץ. לכן, את זה צריך לציין ולחגוג.

כשאנחנו מדברים על 100 שנה לתל-אביב, 100 שנה לתנועה הקיבוצית, ישר זה לוקח אותנו למחוזות נוסטלגיים שאנחנו מאוד אוהבים. אנחנו חושבים על ערבי זמר כשאנחנו חושבים על הקיבוץ, וגם בקיבוצים יש הרי הרבה בעיות כלכליות, חברתיות ואחרות, אבל אנחנו אומרים: זו ראשית ההתיישבות החקלאית, תל-אביב היא העיר העברית הראשונה.

גם עם השם הלא-מוצלח הזה, "ערי הפיתוח" זה נשמע כמו טעוני טיפוח, כמו משהו שדורש, כמו המדינות המפותחות, המתפתחות. אורי אורבך (הבית היהודי): אצלנו בבית-הספר, כשקראו לכיתה "כיתה מדעית", ידענו שזו הכיתה המפגרת יותר. כשאתה דוחף למישהו שם חיובי כדאי לבדוק את השיניים של הפרה הזו. יש בצפון "חוות הגז". מה זה חוות הגז? זה המקום שהוא הכי מזוהם והכי בעייתי, קוראים לו "חוות".

תדמיין את הצלילים הנוגים של הרועים. זו שפה. הרבה מקומות עבודה קוראים למקום שלהם "המשפחה", ובבוקר מפטרים איזה 40 50 עובדים.

במשפחה שלי לא מפטרים כל כך מהר אנשים. לפעמים נותנים שם חיובי למשהו שהוא בעייתי. אני חושב שבאמת אפשר כבר להיפרד מהשם הזה. מדובר בערי שדה, ערים קטנות, חלק מהערים הקטנות הפכו לערים גדולות, ואני חושב שבראייה היסטורית זה סיפור הצלחה מאוד גדול, ויש בעיות ודברים שמאפיינים את המקומות, שחלקם הגדול הם מקומות מרוחקים מהמרכז. אורי אורבך (הבית היהודי): אצלנו בבית-הספר, כשקראו לכיתה "כיתה מדעית", ידענו שזו הכיתה המפגרת יותר. כשאתה דוחף למישהו שם חיובי כדאי לבדוק את השיניים של הפרה הזו. יש בצפון "חוות הגז". מה זה חוות הגז? זה המקום שהוא הכי מזוהם והכי בעייתי,

תדמיין את הצלילים הנוגים של הרועים. זו שפה. הרבה מקומות

במשפחה שלי לא מפטרים כל כך מהר אנשים. לפעמים נותנים שם חיובי למשהו שהוא

אדוני כבוד השר, ביום שבו אנחנו מציינים 60 שנה לעיירות הפיתוח אני באמת ניצבת מול דילמה קשה.

אפשר לומר אפילו אכזרית. לאיזו מציאות עלי להתייחס? לזו שנותרה חרותה בזיכרונם של הורינו, שעל שכמם הוטלה המשימה הלאומית הגדולה דאז, כיבוש השממה? הפיכת המדבר השומם לארץ נושבת? אדמת טרשים למקום מגורים שבו גדלים ילדים? בעמל קשה ומפרך נדרשו העולים דאז ליצור חומת מגן אזרחית לאורך גבולותיה של המדינה הצעירה. אל מול התמונה ההירואית הזאת, שמן הראוי שתהיה לנו לתזכורת תמידית על פועלם של הראשונים, אני מרכינה את ראשי בהשתאות אבל גם בגאווה גדולה. אדוני היושב-ראש, עצובה אני שבאמת באותה מידה אני חייבת גם להביט על התמונה הכוללת של מדינתנו ושל הישגיה דרך עיניהם של ילדי דור ההמשך של אותם ראשונים,

חלוצים של העלייה שאנחנו מדברים בה. האם הם נהנים, הילדים האלה, מאותם תנאים שבהם גדלים או מתפתחים אחיהם במרכז הארץ? האם הישגיהם מתקרבים לשל דומיהם בעיר הגדולה? הרי מבחני המיצ"ב ומדדים אחרים מראים פער מדאיג שהולך וגדל ברמת החינוך בין עיירות הפיתוח לבין המרכז המבוסס. אנחנו גם ניהלנו על זה איזה דיון בוועדה לזכויות הילד. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני לא סתם בחרתי ככה לפתוח ולכוון אל נושא החינוך, אבל נושא החינוך הוא אליבא דכולי עלמא המפתח לעתיד. אם תמונת המצב היא כמות שהיא אחרי 60 שנה, אני חושבת שיש אנשים שעדיין סבורים,

שזה יימשך ככה עד מאה-ועשרים.

גם בשאר התחומים המצב דומה, אם לא אפילו חמור מזה, בתעסוקה, בתשתיות, בבנייה, בפיתוח, בהשקעות, אפילו בבריאות. חברת הכנסת אדטו היתה פה,

כנראה אני פחות מעניינת, אבל בעוד המון-המון תחומים אחרים.

הרשויות המקומיות במקומות האלה קורסות ממצוקה תקציבית. השירותים לאזרח מתייקרים, אבל במציאות שלנו כנראה התרגלנו לריטואל שהפך לסימפוניה הבלתי-גמורה, כאשר מחוסר ברירה ומפאת מצבן הקשה הרשויות מאיימות בשביתה, ואז מכנסים אותן לכל מיני תוכניות הבראה שהן מבחינתן, כפי שהוכח, מין מיטת סדום שבה גם פיטורי עובדים, גם העלאת ארנונה לתושבים וגם ייקור השירותים. כך חיים ממשבר למשבר, מממשלה לממשלה, מדור לדור,

לצערי הרב, עומדת על תלה כאבן שאין לה הופכין.

והיו גם כאלה שדיברו פה עכשיו על נקודות האור, על כך שיש דברים שניתן להצביע עליהם ולהגיד: המציאות היא קצת אחרת. אבל אני רוצה לשאול, ועל זה בדיוק אני מתרעמת: האם עלי באמת להצביע על נקודות אור שככה מעידות על היוצא מן הכלל, או באמת לשים את הפוקוס על הכלל? האם אנחנו צריכים לחפש את נקודות האור או פשוט להתמודד עם מה שנגלה לאור יום? ומה שנגלה לאור היום,

זה לא משהו שצריך לעודד. אני מצטערת, 60 שנה, אנחנו כאילו אמורים לחגוג. אני חושבת שבשום עיירת פיתוח לא חוגגים היום. לא תראה זיקוקים לא בדימונה, לא בבית-שאן, לא בירוחם ובטח לא בשדרות, ואני מקווה מאוד שהזיקוקים שם לא יהיו של "קסאמים".

רבותי, ראשי הערים נמצאים בסוג של פרדוקס דומה לזה שדיברתי עליו עכשיו. הם מעלים בקול את בעיותיהם, ואם הם יעשו את זה ויעשו את זה בצורה חריפה, אז יאשימו אותם כלא מוצלחים, כאלה שפוגעים בתדמית של העיר שלהם, כאלה שבוכים כל הזמן, כאלה שנחשבים לכישלון של החברה. יצביעו עליהם ויגידו: אתם הורסים את השם של העיר, אתם אלה שיוצרים את התדמית הנוראה הזאת. אבל אם הם ינסו לייפות את הדברים, את המצב הנוראי שהם חיים בו,

מקצצים להם כל הזמן במענקי האיזון, כשאותו מענק אמור לאזן בין ההוצאות הבסיסיות על השירותים לאזרח שהרשויות צריכות לתת, לבין היכולת שלהן לגבות כספים חזרה, כשהיכולות האלה הולכות וקטנות. הרי אין שם מרכזי תעשייה ענקיים, אין שם אזורי פיתוח, אין שם בנייני יוקרה כמו "אקירוב" שאתה יכול לגרוף עליהם ארנונות גדולות.

צריך להבין, יש להם סכום מסוים שהם מקבלים מהמסים, יש להם שירותים שהם הרבה יותר נרחבים שהם צריכים לתת לאזרחים. יש פה איזה פרדוקס: אם הם מציגים את זה אז הם מנציחים, מנציחים את התדמית הלא-טובה של העיר, אם הם באים ומנסים לייפות את המצב, אז אף אחד לא יקשיב להם, אף אחד לא יגיד כלום. אה, בסדר, אתם מצליחים, אז נשאיר אתכם ככה. נשאיר אתכם ככה, זאת אומרת שאף אחד לא יעזור, ואם אף אחד לא יעזור, אותם תושבים שלהם יבואו ויצביעו עליהם ויגידו להם: אתם משחקים אותה יפי-נפש, אתם לא באמת דואגים ליישובים. אדוני היושב-ראש, מן הראוי שביום הזה, בשנה ה-60 לעיירות הפיתוח, אנחנו נעשה חשבון נפש אמיתי ונוקב, נשאל את עצמנו מה עלינו לעשות, איפה טעינו ומה הלקח אחרי 60 שנה, מה עלינו לעשות כדי לשנות את המצב הבלתי-נסבל, כדי ליצור תנאים לקידומן ולשגשוגן של עיירות הפיתוח. אזרחים הגרים במקומות אלה ראויים לא רק להוקרה. אני גם שמעתי את דניאל בן-סימון, ובאמת אני מעריכה את האדם, הוא אמר דברים מאוד יפים,

מדברים על יום לציון, יום להוקרה, יום לעודד. את יכולה לחזור על זה?

דניאל בן-סימון. היו פה כבר בקשות להפוך את זה לסוג של יום הוקרה, להפוך את היום הזה בשנה להוקרה לעיירות הפיתוח. אני רוצה להגיד לכם,

אולי נוותר על ההוקרה ונגיע למקום של הכרה ממלכתית בצורך במתן תמריצים וסיוע מועדף בכל תחומי החיים, בתחום הבנייה. חברים, קרקעות בפריפריה ובעיירות הפיתוח לא חסר.

כשאתה משלם פיתוח על הקרקעות האלה, הבן-אדם נדרש לשלם כאילו הוא נמצא במרכז הארץ, לא יכולים לקנות שם דירות. אנחנו מדברים על חינוך,

אנחנו מדברים על בריאות, אנחנו מדברים על הכול. בואו נדבר על כך שצריך להכיר בצורך בתמריצים ובסיוע המועדף בכל התחומים האלה, ואני כבר מסיימת. אז אני חושבת שזו המחויבות שלנו, זה המעט שאנו חייבים לעשות, ולו רק כדי לכפר על כל התלאות והמצוקות שהיו מנת חלקם של מי שבאמת הגיעו למקומות האלה במשך שנים ארוכות. ואתם יודעים מה, צריך להצדיע להם על כך שהם נשארו במקומות האלה.

תודה רבה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, שגדלת בעיירת פיתוח והיום את יושבת-ראש שדולה בכנסת שעוסקת בנושא חשוב זה. הדוברת האחרונה, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, יושבת-ראש הוועדה למעמד האשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה לברך את כל העומדים מאחורי היום החשוב הזה, יום שבו מציינת כנסת ישראל 60 שנה לעיירות הפיתוח. כל מי שעומד מאחורי היום הזה קובע אבן דרך נוספת בחיי כנסת ישראל כדי לציין את האירועים שהציונות נטתה פחות לעטוף אותם בהילה נוצצת, אולי בגלל הקשיים הגדולים שעברו אותם תושבים של עיירות הפיתוח. אבל נחזור לרגע להיסטוריה. החזון, חזון בן-גוריון, היישום אחר כך, יישום ממשלת הליכוד בראשות בגין. כמו הרבה דברים במדינת ישראל, גם עיירות הפיתוח החלו בחזונו של מי שהיה מכריז המדינה ומקימה, דוד בן-גוריון, 30 יישובים שקמו ועלו על הקרקע, מקריית-שמונה עד אילת, יישובים שהגיעו אליהם אנשים שהיו בעיקר עולים. היו משימות שבן-גוריון הגדיר אותן. ארבע משימות עמדו לנגד עיניו של בן-גוריון כשהוא הקים את עיירות הפיתוח: המשימה הראשונה היא כמובן קליטת עלייה, המשימה השנייה, פיזור האוכלוסייה. מסתבר שמדינת גדרה חדרה, או כמו שנוהגים לכנות אותה, מדינת תל-אביב, זאת לא המצאה מודרנית. נראה שכבר עם קום המדינה היתה נטייה לאנשים כאן להתיישב ביישובים במרכז הארץ, ולא לנטות להתיישב באזורי המרחב הקרובים אל הספר ואל הגבול, משימה נוספת, שהיום כבר לא מרבים לדבר עליה ייהוד הנגב והגליל, יישוב הנגב והגליל, יישוב הספר. אלה היו המשימות שהציב לנגד עיניו בן-גוריון, ואותן משימות עד היום נותרו לפתחנו. כשאנחנו מסתכלים על המפעל הזה, שבשנת 1978 זוכה לחיבוק גדול מצד מנחם בגין בפרויקט שיקום שכונות, וכשאנחנו מנסים לראות מה המדד למפעל שהצליח לעומת מפעל שלא הצליח, אפשר להסתכל על כמה מודלים בתוך הערים האלה, בתוך העיירות האלה, ולראות מה היה המבחן בין עיר שהצליחה לבין עיר שלא הצליחה. באר-שבע, בירת הנגב, כל כך ברור לנו שהיא סמל הצלחה. באר-שבע החלה את דרכה כעיירת פיתוח. 14,000 תושבים בלבד היו בבירת הנגב, שאז היתה רחוקה מלהתכנות כך,

ומה גרם לה להצליח כל כך? שני דברים. האחד, שילוב אוכלוסיות. הגרעין של באר-שבע היה מורכב מאנשים שהגיעו גם מגרעין מבוסס של צברים, גם מאנשים שהגיעו מאירופה, גם מאנשים שהגיעו מארצות המזרח, והדבר החשוב ביותר אולי בסיפור הזה, תשתיות של חינוך,

בית-חולים, מפעלים, תעסוקה. אשדוד היא עוד סמל הצלחה. העיר החמישית בגודלה במדינת ישראל, גם היא, הדרך שלה לשגשג ולהצליח היא כמובן דרך אפשרות תעסוקה לכל התושבים שגרים בה. לעומת זאת, לצערי הרב, רוב עיירות הפיתוח, הבעיה מספר אחת שלהן היא בעיית אבטלה. שיעור האבטלה ברוב עיירות הפיתוח עדיין גבוה מהשיעור הארצי ב-6.4%. דימונה היא העיר המובילה בשיעור האבטלה במדינת ישראל, מעל ל-15% אבטלה באותה עיר דרומית שאנו כל כך מתהדרים במיזם הביטחוני שלה. יש לנו הרבה מה לעשות כשמדובר בעיירות פיתוח בכל מה שמדובר בדור ההמשך. מבחן של עיר מוצלחת הוא אם דור ההמשך רוצה להישאר בה. ואם דור ההמשך מוצא לנכון לארוז מיטלטליו ולחפש, יכול להיות שהוא עובר מעיר אחת לעיר קרובה יותר. אתם יודעים, לפעמים זה מרחק של כמה דקות נסיעה. אנחנו רואים תמיד לנגד עינינו, כשמדברים על עיירות פיתוח, עיירות רחוקות בצפון ובדרום, רואים את קריית-שמונה בצפון, רואים את ירוחם בדרום. לפעמים אני חושבת על עיר קטנה במרכז הארץ שסובלת מבעיה חמורה שבשבועות האחרונים אנחנו עדים לה,

עיר שיכלה להיות אולי הפרויקט המשגשג של החברה הישראלית, אבל לצערי הרב עדיין דבקו בה כל אותם פגמים וכשלים שהובילו אותן ערים להישאר ערים שההגירה בהן היא הגירה שלילית, ובמקום שאנשים ירצו לבוא ולחזק אותן אנשים בורחים ומהגרים החוצה מהן. לכן, האתגר הגדול ביותר, לפני כל דבר אחר, מדברים על קרקעות חינם, מדברים על דיור מוזל, הכול נכון, אבל מה יעשו אותם אנשים שמגיעים לאותן עיירות פיתוח כשאין להם תעסוקה? כשהתעסוקה בלתי אפשרית? אדם שגר במקום מרוחק ממקום תעסוקה,

לא ישב באותו מקום מובטל, בוודאי לא זוג צעיר שצריך לפרנס את משפחתו.

האתגר הגדול שלנו היום הוא לדבר על איך אנחנו מאפשרים לאותן ערים, עיירות, חלקן כבר צמחו להיות ערים גדולות, לאפשר לכל מי שגר בהן להתפרנס, ובעיקר גאוות יחידה לדור השני להמשיך ולחיות באותן ערים. נראה לי שזה האתגר הגדול שנמצא היום, כשאנחנו כבר 60 שנה אחרי וכבר הרבה דורות צמחו וגדלו באותן עיירות פיתוח. המבחן שלנו הוא לא רק ההצדעה לאותם חלוצים שיישבו את המדינה. עיירות הפיתוח שינו את מפת הפיזור של מדינת ישראל, אבל המבחן האמיתי הוא בנכונות של האנשים להמשיך לגור בהן. נראה לי שיותר מכל דבר במבחן הזה כשלו עיירות הפיתוח. הרבה מהאנשים מהגרים החוצה, ומי שמגיע זה באמת אותם גרעינים, אותם חלוצים חדשים שבאים ליישב את אותם מרכזי ערים, אולי בתמימות גדולה, מתוך רצון אמיתי להשפיע, להתערות בתוך האוכלוסייה. המבחן של כל עיר טובה הוא שילוב של אוכלוסייה מבוססת לצד אוכלוסייה חלשה. וכמובן, יותר מכל דבר, היכולת להתפרנס בכבוד. אדוני היושב-ראש, ביום חשוב זה אני מצדיעה לכל אותם חלוצים שלאורך השנים יישבו את עיירות הפיתוח. אני מצדיעה לחלוצים החדשים, שגם היום בוחרים ליישב את אותם יישובים, ואני מהרהרת לי בקול על מדינת ישראל, שצריכה גם היום לראות את הפרויקט של הקמת יישובים ופיזור האוכלוסייה כפרויקט מספר אחת שלה,

כשמסתכלים על מפת הארץ, היא עדיין דלילה. עדיין רוב האוכלוסייה מרוכזת במרכז ועדיין חסרים לנו אותם חלוצים שילכו ויקימו נקודות חדשות על מפת ההתיישבות של מדינת ישראל.

תודה רבה לחברת הכנסת ציפי חוטובלי. ישיב על ההצעות לסדר-היום סגן השר לפיתוח הנגב והגליל, חבר הכנסת איוב קרא. גם אותך לא נגביל בזמן, אדוני סגן השר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שואלים אותי לגבי עיירות הפיתוח, אז אני רוצה לומר שבאתי לכאן להצדיע לעיירות הפיתוח בשם הממשלה, בשם משרדי, בשמי באופן אישי. אני לא מהגר, אבל אני זוכר את מנחם בגין, זיכרונו לברכה, בהחלטה 128 מ-1978, כשאבא שלך, אורלי, היה בממשלה, מחליט שגם הכפרים הדרוזיים כלולים בתוך עיירות הפיתוח. גם לאבא היה חלק גדול בזה. אשררו עוד פעם, בשנת 1987, בהחלטת ממשלה 373, שהדרוזים הם חלק מעיירות הפיתוח. לכן, אנחנו לא מהגרים, אבל ציפינו, כמו עיירות הפיתוח, לשוויון המיוחל. אני גדלתי בבית-ספר "כדורי",

ואחר כך בכפר-גלים. חלקתי את כל השנים הללו עם צעירים מקריית-שמונה, משלומי, מטבריה, מבית-שאן. לכן יש לי זיקה לכל מה שקורה שם באופן אישי ואני חלק מזה. גם בצה"ל, כמפקד, היו לי חיילים מהאזורים הללו. לכן אני עונה בשם הממשלה היום. אני רואה שישנו שינוי עצום ביחס המדינה לפריפריה, מכיוון שאני עוקב אחרי הדברים, המתבטא בעיקר בעובדה שכיום אנו מוכנים להודות בטעות של כולנו בהזנחת העתיד לטובת ההווה.

בטעות הינה הצעד הראשון החשוב בהתחלתו של שינוי. שנים היתה נטייה לצמצם את כל בעיותיה של מדינת ישראל לתחום הביטחוני. ממשלות ישראל בעבר, שגם אני הייתי חלק מהן, לא ראו בטיפול בנושאי פנים ככלל ובפריפריה בפרט יעד לאומי. במשך שנים מדינת ישראל היתה מונחית קו ירושלים תל-אביב והחשיבה שהובילה אותנו כל השנים היתה שאם נפתור את בעיות הביטחון יבואו על פתרונן כל הבעיות האחרות. למעשה, משימת השמירה על מדינת ישראל וגבולותיה היא חשובה, אך כך גם עיצוב פניה של מדינת ישראל. כסגן השר לפיתוח הנגב והגליל, אני מזהה בתקופה האחרונה התעוררות מדהימה ומוטיבציה אדירה של צעירים רבים מכל הארץ לקום ולעשות מעשה, להגיע לגליל ולנגב ולהוביל לשינוי. אין ספק שב-60 שנים חל שינוי אדיר בפריפריה, אך לצערי לפנינו עדיין כברת דרך ארוכה. המשרד לפיתוח הנגב והגליל עוסק ומדבר רבות על החשיבות של הטיפול וההשקעה בפריפריה. ההשקעה בפריפריה מתבטאת בעיקר באמצעות תקציבי הרשויות, ואסור לעשות

קיצוץ שכזה פוגע בראש ובראשונה בפריפריה, באוכלוסיות המוחלשות. אני חוזר ואומר בצורה ברורה כי לא כל תקציב הביטחון מיועד לביטחון, ואין מנוס משינוי בסדרי העדיפויות וחיתוך בבשר תקציב הביטחון. יש לקחת ממנו ולהעביר לחינוך, לבריאות, לרווחה ולרשויות המקומיות,

ממשלת ישראל הכריזה על הפריפריה כאזור עדיפות לאומית ועל קידומה בתחום החינוך, התעשייה, השלטון המקומי, התעסוקה והתשתיות, והגיע הזמן שנפסיק לעשות ההיפך. כסגן השר לפיתוח הנגב והגליל אני פועל יום ולילה כדי שהנגב והגליל יהפכו לאלטרנטיבה ראויה למרכז וכדי שאותם אזורים יעמדו במרכז העשייה, ותנופת הפיתוח והשגשוג יגיעו אליהם. עידוד ההתיישבות החדשה וחיזוק ההתיישבות הקיימת הם תנאי ראשון ובסיסי לשינוי אמיתי בפריפריה. רק אם נגרום לאזרחי המדינה לראות בפריפריה אלטרנטיבה ראויה נוכל לשנות את פני הגליל והנגב באמת. באמצעות עידוד ההתיישבות, השקעה בתשתיות, קידום ענפי התעשייה ויצירת מקורות תעסוקה נוכל להפוך אותם לאלטרנטיבה ראויה. כסגן השר לפיתוח הנגב והגליל, אני מאמין כי באמת ניתן להוביל לשינוי. סוגיות כמו השקעה בתשתיות, דיור לזוגות צעירים, יצירת מקורות תעסוקה והשקעה בתרבות ופנאי הן פרמטר מרכזי בהחלטתו של אדם אם לעבור לפריפריה או לא. כדי שנוכל לעודד אנשים לבנות את ביתם בגליל ובנגב אנו מחויבים לתת להם את האפשרות להתפרנס בכבוד. ישנם עוד פרמטרים שדרכם אנו עושים מאמצים לקדם את הפריפריה: מעבר בסיס ההדרכה של צה"ל דרומה, הרחבת כביש 6 עד צומת כברי, הקמת בית-ספר לרפואה בצפת והרחבת מסילת הרכבת עד כרמיאל הינם רק חלק מהצעדים שהמשרד נוקט לצמצום פערים בין הפריפריה למרכז ולהגדלת האפשרויות בנגב ובגליל. מבחינה כלכלית דאגנו להטבות מס לתושבי הפריפריה, סייענו לשדרג ולבנות אזורי תעשייה, קידמנו עסקים קטנים, עודדנו השקעות הון וקידמנו את מערכת החינוך בבניית כיתות חכמות בהשקעות במלגות מוטות תעסוקה. כאמור, יש עוד הרבה לעשות אך המדינה מתקדמת בכיוון הנכון ומתחילה לשים את הפריפריה בראש מעייניה ולדאוג לכל מדינת ישראל ולא רק למרכז. אדוני היושב-ראש, אנחנו חלק אינטגרלי, כולנו, מהעשייה של המדינה הזאת. צריך לזכור שהמדינה הזאת, תוך 62 שנים, הפכה לאחת הכלכלות המצליחות בעולם, בין 20 הראשונות. דבר נוסף, רק לפני שנה וחצי היתה כאן קריסה טוטלית כלכלית, ואנחנו הצלחנו לעצור את הקריסה הזאת. אני שמח שהציבור ברחוב מבין את המשמעויות ואי-אפשר להתל בו. אנחנו רואים כמה אנחנו מנסים בשנה האחרונה לשנות את סדר העדיפות. לכן אני מציע, אדוני היושב-ראש, לקבל את ההצעות שעלו כאן, כדי שיהיה פעם בשנה לפחות דיון מקיף על עיירות הפיתוח, כאן במליאה, שייתן עוצמה לעיירות הפיתוח בכל מה שקשור להתפתחותן, להשקעה בהן, ולהעלות על נס ועל סדר-היום את כל מה שקשור בהן, מקריית-שמונה עד ירוחם ועד אילת בדרום. במדינת ישראל עד 1977 באמת היה תסכול אדיר במקומות האלו. מנחם בגין, זכרו לברכה, ידע להוציא את העוקץ הזה במפעל שיקום שכונות, יחד עם השרים מסביבו. אני מקווה

נתייצב כאיש אחד בתקציב הזה, ונעביר בשורה ברוח הדברים בזמן ההוא לזמן הזה גם. תודה רבה, אדוני סגן השר איוב קרא. באמת, בשם הכנסת כולה אנחנו מקווים שבשנה הבאה, כשנציין את היום הזה, אנחנו נראה שיפור אמיתי באיכות החיים של תושבי עיירות הפיתוח,

ובכל המגזרים השונים. אנחנו מודים לך ואנחנו לא מצביעים על הנושא הזה. אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 123) (הרחבת הזכאות לקצבת שאירים לאלמן), התש"ע 2010, של חברי הכנסת חיים כץ ודוד אזולאי,

יציג את הצעת החוק חבר הכנסת חיים כץ. אני לא צריך להגיד לך לקצר כי אתה בדרך כלל מקצר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, דיברנו על הפריפריה ועל תיקון עיוותים. גם בהצעת החוק הזאת אנחנו עומדים ומנסים לתקן עיוותים, להשוות זכויות אלמן ואלמנה. כפי שידוע, בביטוח הלאומי יש אפליה של אלמנים ביחס לאלמנות. אלמן שיש לו שכר של 4,000 שקל לא זכאי לקצבת שאירים, הוא לא עומד במבחני הכנסה, לעומת אלמנה שלא עוברת מבחני הכנסה וגם אם יש לה 100,000 לחודש היא תקבל קצבת שאירים. הצעת החוק הזאת באה לתקן את העיוות, אבל קשה בכנסת ישראל לתקן עיוות בבת אחת ואנחנו הולכים לשיעורין. האוצר הסכים, לשמחתי, להעלות את תקרת ההכנסה משכר מינימום ל-75% מהשכר הממוצע במשק. זאת אומרת, סדר גודל של 6,000, דבר שיכניס למעגל הזכאים כ-1,600 אלמנים. זה שלב ביניים בדרך להשיג שוויון מלא בין אלמן לאלמנה, כמו שקבע בג"ץ בנושא אלמן ואלמנה בקרנות הפנסיה. אני מקווה שכנסת ישראל תעזור לי היום להעביר את השלב הזה בקריאה ראשונה, את הצעת החוק הזאת, ותמנע סבל מהרבה מאוד אלמנים. 1,600 זה הרבה מאוד אלמנים, והוא יקרב אותם קצת לשוויון לאלמנות. אני מקווה שלא יהיה צורך לא באלמנים ולא באלמנות ושהם יחיו בזוגיות מלאה, אבל מאחר שזה המצב אני מקווה שאנחנו ניתן את ידנו שיהיה שוויון.

תודה רבה לחבר הכנסת חיים כץ, יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה. אני נועל את רשימת הדוברים. חבר הכנסת דב חנין וחבר הכנסת רותם נוספו לרשימה. הדובר הראשון הוא חבר הכנסת שלמה מולה, בבקשה. לרשותך שלוש דקות, חבר הכנסת מולה. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן שר האוצר, דווקא בחוק הזה אתם נהגתם בחוכמה. אתה יכול לחזור על כך עוד פעם? זה יירשם בפרוטוקול, חבר הכנסת מולה. בתנאי שהוא ידבר על האברכים. אתה רוצה שאני אדבר על האברכים? לא כדאי לך. אני חושב שהצעת החוק הזאת, שהציג אותה חבר הכנסת חיים כץ, יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, היא הצעת חוק צודקת. אני רק לא יודע למה רק נשארתם עם 75%, למה לא 100%? אני חושב גם, מלכתחילה האפליה שהיתה בין האלמנות לאלמנים, אני חושב שזאת היתה שגיאה גדולה. אני לא יודע בכלל, מלכתחילה למה צריך היה לייצר את האי-שוויון הזה. אני לא יודע למה האוצר התנגד במשך השנים לתקן את הטעות, אולי את העוול, בין המינים. כאשר אנחנו מקיימים דיון, יושבת-ראש הוועדה למעמד האשה חברת הכנסת ציפי חוטובלי מקיימת דיונים, כל הזמן אנחנו שואלים את השאלה: למה לא מגיעים לשוויון בשכר בין גברים ונשים? השאלה הזאת חוזרת ונשאלת וכן הלאה וכן הלאה. אבל אם מייצרים עיוותים

אי-שוויון בשכר, בקצבאות שהמדינה נותנת, בין נשים לגברים, על אחת וכמה קשה המאבק להגיע לשוויון, כשאנחנו רוצים להגיע לשוויון בשכר בין נשים לגברים. על כן אני חושב, הצעת החוק הזאת, במי היא עוסקת? היא עוסקת בדרך כלל באנשים שבאמת קשה להם, באנשים שהתאלמנו. אני רציתי לספר ליושב-ראש ועדת העבודה והרווחה: לפני כשנה פגשתי בראשון-לציון, באחד המרכולים, אדם אלמן. הוא בא ואמר: תשמע, יש הצעת חוק שאפילו היתה עליה פסיקת בג"ץ וזה תקוע אצל חיים כץ. למה אתם לא מקדמים? למה אני לא יכול לקבל קצבה שווה כמו אלמנות? למה אתם לא יכולים לעשות? האמת היא, אני לא הייתי ער, אפילו לא ידעתי שהמצב הוא כך. לכן אני באמת חושב שהצעת החוק הזאת צודקת ונכונה. לפי דעתי היה כדאי לעשות אותה לגמרי, 100%, ולא להסתפק רק ב-75%. האם, יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, תוכל לענות לי למה נשארתם רק עם 75%?

כי האוצר לא רצה לתת בכלל. תודה רבה לחבר הכנסת שלמה מולה.

חבר הכנסת גאלב מג'אדלה, סגן יושב-ראש הכנסת,

אדוני היושב-ראש, מכובדי השר משה כחלון, חברי חברי הכנסת, אצלנו בערבית אומרים: מַן לַא יַשְכֻּר אנ-נַאס לַא יַשְכֻּר אללה, מי שלא יודע לברך ולהודות לאנשים לא יודע להודות ולברך לאלוהים. אנשים שיוזמים הצעת חוק כזאת, ועוד רבים, חברים נוספים כמו חיים כץ ודוד אזולאי, צריך לברך אותם, לחזק את ידיהם, לעלות כאן וגם לפרגן להם, כדי שגם אזרחי ישראל יראו שפוליטיקאים מפרגנים, מברכים, תומכים, אוהדים, חברי כנסת שעושים מעשה טוב לטובת האזרח. זו הצעת חוק שמזמן היתה צריכה להיות מובאת, וחבל שמשרד הרווחה והאוצר, שמזכירים אותו כל הזמן לגנאי, ואני חושב שזה לא נכון, חבל שהם צריכים לחכות לנו שאנחנו ניזום את זה. הם צריכים לחפש כל תיקון לעיוות ולעשות אותו, ובמהרה, כממשלה שרוצה להטיב עם אזרחיה, כממשלה שרוצה לצמצם פערים, כממשלה שרוצה לתקן עיוותים של שנים רבות. לכן אני, כמו חברי שלי יחימוביץ, דוד אזולאי וחיים כץ ועוד חברים רבים, והשורה היא ארוכה, אני מברך את כל החברים האלה שהם הלובי החברתי-כלכלי שדואג לאזרח הקטן, לאזרח הפשוט. אנחנו צריכים לעשות את זה יום ולילה, בלי שום חשבון, לטובת אזרחי ישראל, יהודים,

פריפריה, נשים, גברים, גמלאים וצעירים. תודה רבה, יישר כוח וכל הכבוד. תודה רבה לסגן היושב-ראש, חבר הכנסת גאלב מג'אדלה. הדובר הבא, חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראיתי לנכון להעלות מכיוון שהסוגיה הזאת, הצעת החוק של הרחבת הזכאות לקצבת שאירים לאלמן עלתה בקדנציה שעברה, עלתה, ירדה, הממשלה התנגדה כמה פעמים. תגיד את זה למולה. כשהיתה קדימה בשלטון, היא לא נתנה לנו. לא נתנה, נכון.

לא, אני אומר שזה עלה, אני זוכר, שוב, למה אתה אומר?

מאה אחוז, גם עכשיו טוב לי כשאתם באופוזיציה. רק אני אומר שהנושא הזה עלה כל כך הרבה פעמים, ובאמת אני רוצה לברך אותך,

העקשנות שלך, עלית פה כמה פעמים, אתה ודוד אזולאי, וחזרתם, ואפילו שלא היה סיכוי, אתם התעקשתם ואמרתם: אי-אפשר להשאיר את האפליה הזאת, שהיא זועקת לשמים. אני רוצה להודות לך בהזדמנות הזאת על כמה תיקוני חוק בכל מה שקשור לאלמנות, אלמנות צה"ל. יש סדרת חוקים שבאמת תיקנה כל כך הרבה עוולות במשך כל כך הרבה שנים. אנחנו יודעים שכל פעם זה עוד כמה מיליונים, אבל ברוך השם יש לנו היום צמיחה. אנחנו בתקופה כל כך משגשגת במדינת ישראל, שאנחנו מעבירים תקציב דו-שנתי. ברוך השם, אנחנו כל כך בטוחים בעצמנו, אנחנו צועדים קדימה, אנחנו אפילו מצפצפים על העולם, אנחנו לא מסתכלים לצד. באמת, אני רוצה לומר, יש סייעתא דשמיא. כשיש סייעתא דשמיא, צריך לנצל ולמנף את הברכה שיש כאן, ובכספים האלה לעשות באמת, לא הייתי אומר מחווה, אבל תיקון של נושאים כל כך חשובים. אני רוצה לומר עוד משפט בסוגיה שבאמת מטרידה הרבה עובדים, כאשר מדובר בנקודת זיכוי בין גבר עובד לבין אשה עובדת. אז פה זה לא אלמן ואלמנה, אבל בכל זאת ישנה איזו אפליה ותחושה של אפליה, שבמשך שנים, וגם פה אומרים שהעלויות יהיו, אם זה יתוקן ותהיה השוואה בנושא של נקודת זיכוי, זה יעלה מיליונים למדינה. אני אומר שגם אם זה עולה, דבר כזה, כאשר אנחנו מחפשים את השוויוניות, צריך להיות בכל תחומי החיים. אם עם המתים עושים את השוויוניות, כמובן כשזה נוגע לחיים, כן? לקצבה עצמה.

בכל זאת אני חושב שיש לתקן גם את הנושא הזה, ואני מקווה שיום אחד נוכל לעשות את התיקון הזה. אני לא ראיתי סיכוי, כי אמרו לי שהעלויות הן גבוהות ביותר. אני רק רוצה לומר משפט אחד, ואני בזה מסיים. עומד על הפרק הנושא של הקצבאות, שאנחנו למעשה מקפיאים, זאת החלטת הממשלה,

אני כבר מסיים. לגבי השנה הבאה, אני חושב שכאשר מדובר בעוני, ואנחנו עושים יום עיון בכל נושא העוני, באמת צריכים לפתוח לפחות את הנושא המינימלי שמתבקש, להסיר את ההקפאה של קצבאות ילדים ולתת מענה מינימלי לאותם פעוטות, שהממשלה כבר החליטה עליו בשנים שעברו. תודה רבה לחבר הכנסת נסים זאב. הדובר הבא, חבר הכנסת פלסנר, אחריו, חבר הכנסת חנין, ואחרון הדוברים, חבר הכנסת דודו רותם. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מחפש את השר, שאני אגיד לו גם, אין פה שר? יש, פה השר.

השר כחלון היה פה, תיכף נקרא לו. לא, הוא לא פה, אלא אם כן הוא שינה את זהותו. סגן השר כהן פה. חברי חברי הכנסת נטולת השרים, שלא פעם בוחרים שלא לכבד את הבית הזה, לצערנו, אני רוצה לברך אותך, אדוני חבר הכנסת חיים כץ, על הצעת חוק נכונה, ראויה, הוגנת, מתבקשת, נדרשת, ואני שמח שגם הצלחת לעשות. אני רציתי בהזדמנות הזאת גם לשאול אותך איך אתה עושה את זה. אתה מצליח להעביר הצעות נכונות, עם משמעויות תקציביות, שזה דבר לא פשוט בבית הזה. דרך אגב, אני מקווה שלא צריך בשביל לאשר את זה איזה רוב מיוחד,

לא?

הממשלה תומכת, כפי שאתה יודע, גם בהצעת חוק עם תקציב גבוה, אם הממשלה תומכת אין, מאה אחוז. ועכשיו, בעצם בעניין הזה דיברו הדוברים לפני, באמת אין פה מה להרחיב. זה נכון, זה צעד בכיוון הנכון, אבל אני הייתי רוצה לאתגר אותך, דווקא מכיוון שיש לך כאלה כישורים פרלמנטריים. יש לך כישורים פרלמנטריים. דווקא בגלל זה הייתי רוצה לאתגר אותך בנושא שהפך לנושא שהוא רווחתי אמיתי, וזה כל מה שאנחנו רואים עכשיו במשבר בשוק הדיור, שנראה שהגורם כמעט היחיד ברשות המבצעת שלוקח את הנושא הזה על הכתפיים זה נגיד בנק ישראל. הכלים שעומדים לרשותו הם מאוד מוגבלים. הוא יכול להשפיע על צד הביקושים, וגם כאן הכלי של הריבית, שהוא יוצר התניות לגבי המשכנתאות, הוא עשה צעד בכיוון הנכון, פוגע בתמריץ לקנות דירה שנייה להשקעה, במיוחד השקעות בהיקף גדול מסוים ומעלה. אבל יש לנו כאן ממשלה שהיא באיזה מין שיתוק מוחלט, לא מגדילה את ההיצעים, יצאה לחלוטין מהסיפור של יוזמה ציבורית, לא מסירה חסמים ולא משתמשת בכל המשבר הזה כעוגן לקידום הפריפריה. כמו שאנחנו יודעים, עכשיו אם אנחנו באמת רוצים לייצר היצעים באופן משמעותי, יש כאן הזדמנות אמיתית לחזק את הפריפריה, ליצור מודלים אטרקטיביים בפריפריה, גם של בנייה, גם של מגורים ועוגנים שימשכו אליהם תעסוקה. חברים, זה צריך לקרות בחודשיים הקרובים. התקציב הנוכחי, בינתיים אין בו שום בשורה בהיבט הזה, ולכן היה לי חשוב לעלות לכאן ולבקש דווקא מחברי בקואליציה, דווקא מהחברים שמוכיחים גם מחויבות חברתית וגם כישורים פרלמנטריים, להוביל יחד אתי מהלכים שייצרו שינוי בתקציב הזה, כדי שתהיה בשורה בכיוונים הללו.

תודה רבה, חבר הכנסת פלסנר. הדובר הבא, חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. אחריו, אחרון הדוברים להיום, חבר הכנסת דודו רותם. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, עמיתי חברי הכנסת, חבר הכנסת כץ, אני רוצה להצטרף לברכות שמגיעות לך על קידומו של המהלך הזה יחד עם חבר הכנסת דוד אזולאי.

ביניים, אתה יודע, יש עוד קריאה שנייה שלישית. לכן עליתי לדוכן הזה. לבוא ולהגיד, נכון, לכן עליתי לדוכן הזה. יותר מדי מחמאות זה מסוכן, חבר הכנסת כץ. יש פה הצעת חוק שהיא לא רק צודקת וראויה ומתבקשת, אלא בעצם זו הצעת חוק שצריך היה לחוקק אותה מזמן. יש לנו עוול ואי-שוויון בין אלמנים לבין אלמנות, והצעת החוק הזאת עושה צעד חשוב אחד קדימה לתיקון העוול הזה, שהגיע הזמן להסיר אותו מסדר-היום.

התחיל ממערכת חברתית אחרת לחלוטין, שהיתה קיימת בעבר, ואני לא רוצה להיכנס לוויכוח לגבי מה היה נכון בעבר ומה לא, אבל היו נימוקים והצדקות וטענות למה הדבר הזה נוצר בזמנו.

כשאנחנו שואפים למערכת שוויונית בין גברים לנשים ומתקדמים למערכת כזאת, ההתקדמות הזאת צריכה להיות רוחבית ולכלול גם עוולות ואפליות שנגרמו בעבר לרעת גברים כמו האפליה של האלמנים לעומת אלמנות.

אדוני היושב-ראש, הייתי שותף בכמה מהדיונים שנעשו לקראת קידומה של הצעת החוק הזו, ואני רוצה להעיד על נחישותו והתמדתו של חבר הכנסת כץ, גם של חבר הכנסת אזולאי, שמובילים את המהלך הזה בכנסת. אבל מצד שני, גם ראיתי את, איך אני אומר את זה בשפה עדינה, גרירת הרגליים ולפעמים חוסר ההתלהבות, אני מספיק מנומס,

מצד חלק מנציגי הממשלה, שבמקום להתגייס בהתלהבות ולהגיד: הגיע הזמן לתקן את העוול הזה ובואו נתחיל מהלך, שאולי לא יתבצע בן לילה, אבל נתחיל אותו, נקבע את היעד ואיך מתקדמים ליעד הזה, בצורה מדורגת והדרגתית, כדי שלא יגידו שאנחנו ממוטטים את קופתו של הביטוח הלאומי,

אלה לא כספים של הביטוח הלאומי, אנשים מפרישים את הכסף הזה, הם משלמים אותו, הם זכאים לקבל אותו גם בצורת קצבת שאירים מלאה.

ואפילו סרבנית לעתים, של כמה מנציגי הממשלה, אני רוצה לומר לעצמנו, עמיתי חברי הכנסת: אנחנו כולנו נצטרך להיחלץ לעזרת המהלך החשוב הזה ולהבטיח בתמיכה ובגיבוי, גם בדיוני הוועדות, גם בהתייצבות במליאה במידת הצורך, גם בלחץ על משרדי הממשלה, גם בלחץ ציבורי ותקשורתי, שהצעת החוק החשובה הזו אכן תגיע לקריאה שנייה ושלישית במהרה בימינו, ושהיא אכן תהיה חלק ונדבך חשוב במהלך הכל-כך הכרחי הזה של השוואת זכויותיהם של אלמנים. אז יישר כוח ובהצלחה בהמשך הדרך.

תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. אחרון הדוברים, חבר הכנסת דודו רותם, יושב-ראש ועדת החוקה,

במשפט העברי אין התייחסות לנושא, חבר הכנסת רותם, יושב-ראש ועדת חוקה?

אנחנו בעצם עושים פה תיקון מתבקש. אין שום ספק שיש. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אין ספק שלחבר הכנסת כץ ולחבר הכנסת אזולאי מגיעות ברכות, גם על הצעת החוק הזו והעברתה, אבל נדמה לי שצריך גם להגיד מלה טובה לממשלה. חבר הכנסת דב חנין, אתה עומד כאן ומדבר על חוק שכבר קיים שנים רבות ועד היום לא הצליחו לתקן אותו. והנה, באים שני חברי כנסת מהקואליציה ומצליחים לשכנע את הממשלה ואת שר האוצר שראוי לתקן את החוק. אז לא צריך לתקוף את הממשלה על זה שהיא לא יזמה את הצעת החוק.

אתה בירכת את חבר הכנסת כץ ואת חבר הכנסת אזולאי, אז אני אומר: מעבר לברכות שמגיעות להם, צריך גם לברך את שר האוצר, בקריאה השנייה והשלישית אני מבטיח שאני אברך, אפילו את ראש הממשלה. באמת. הדברים נרשמו בפרוטוקול, ואנחנו נזכיר, בפרוטוקול, ובהכירי את יושב-ראש ועדת העבודה,

לא עוד הרבה זמן החוק יחזור לפה לקריאה שנייה ושלישית. אז חבר הכנסת דב חנין, אנחנו נמתין.

חבר הכנסת רותם, בבקשה. מכיוון שהצעת החוק הזו היא ראויה, אני חושב שאנחנו צריכים לברך את המציעים, את היוזמים של החוק הזה, וגם את אלה בממשלה שהסכימו לחוק, ואני מאמין שאנחנו נמשיך ונקדם את הצעת החוק הזאת, ובתמיכת הממשלה היא תהפוך לחוק, ואז אנחנו בוודאי נברך את כולם.

תודה רבה, חבר הכנסת דודו רותם. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. אחרי כל המחמאות, חבר הכנסת חיים כץ וחבר הכנסת אזולאי, שלא פה אבל אנחנו מחמיאים גם לו על היוזמה החשובה והחברתית הזאת, אנחנו מצביעים על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 123) (הרחבת הזכאות לקצבת שאירים לאלמן), התשע"א 2010, קריאה ראשונה, של חברי הכנסת חיים כץ ודוד אזולאי. ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'

התשע"א 2010, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. הצעת החוק עברה פה אחד. בעד, 11, אין מתנגדים ואין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה, וחוזרת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, שתכין אותה לקריאה שנייה וקריאה שלישית במהירות האפשרית. הודעת המזכיר, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע),